הישיבה השלוש-מאות-ושמונים-וחמש של הכנסת העשרים יום רביעי,

שעה 11:00 תוכן העניינים שאילתות דחופות 5 583. אין מרכזים

הכנסת סבטלובה, בישראל קיימים כיום חמישה מרכזים אקוטיים בבתי חולים אשר נותנים מענה לנפגעות תקיפה מינית בשבעת הימים הראשונים שלאחר הפגיעה. המענה הניתן כולל טיפול רפואי דחוף,

אדוני, אני רוצה לשאול אותך בעקבות מה שפורסם היום בידיעות, רותם אליזרע: גורמים בכירים בבתי החולים בישראל טוענים שבתי החולים אינם מסוגלים לאתר אלפי בני אדם שבאו במגע עם 2,321 חולים בחצבת.

אין מספיק חדרי בידוד, כך אומרים בכירים בבתי החולים, על מנת להכיל את כל החשודים בהיחשפות לחצבת. בגלל המחסור בתורים הפנויים שולחים אדם מעל גיל 18 שרוצה להתחסן למרפאות מטיילים, ואנשים נדרשים לשלם,

אתה צריך להביא את הזריקה שלך או לשלם על החיסון לחצבת.

מה התוכנית, אם בכלל קיימת, לטיפול בחולי חצבת? מה התוכנית למניעת התפשטות החצבת? ולמה אין מבצע חיסון ארצי בחינם?

תודה. חבר הכנסת יוסף ג'בארין, בבקשה. תודה, כבוד היושב-ראש. אדוני סגן השר, ביום שני היה לנו דיון בוועדת הכספים בנושא בתי החולים הציבוריים הלא-ממשלתיים, ואני שואל לגבי בתי החולים בנצרת באופן ספציפי. שמענו על מצוקה מאוד קשה, עד כדי כך שאולי לא יהיה תקציב לשלם משכורות החודש. זה נושא שאנחנו בקשר כל השנים האחרונות. הובטח תקציב ולא הגיע. אני מקווה שכבוד סגן השר באמת יטפל בנושא בהקדם האפשרי, פשוט כדי להציל מהמצב המאוד-קשה כיום בבתי החולים הללו. תודה. בבקשה, אדוני סגן שר הבריאות. תודה, אדוני היושב-ראש. אנחנו באמצע בדיקה, כפי שאמרתי, וחברת הכנסת, היא לא מקשיבה אנחנו באמצע הבדיקה, זה מה שאמרתי לך קודם. אז נחכה לאחרי הבדיקה לראות מה הצרכים ומה לא. מתי זה יסתיים? זה כבר הרבה זמן. זה לא הרבה זמן.

שמענו את מנהלי בתי החולים השבוע, שאין להם כסף. אתה לא מדבר על אותו דבר, מה שאני עונה לה.

לא לא לא, הוא עונה על השאלה המקורית של השאילתה. לא עונה על זה. סליחה, מתנצל. בקשר למה שאמרתי לך קודם, אנחנו באמצע בדיקה, ולפי הבדיקה אנחנו נחליט. אני לא חושב שאנחנו הולכים לפתוח כרגע באילת. אני לא חושב שזה מצדיק כרגע, לפי המספר, לפי הדברים. אני לא יכול להגיד לך תשובה החלטית, אני צריך לבדוק את זה, אבל על פני הדברים לא נראה לי שנפתח באילת כרגע. עליזה לביא, עם כל הכבוד, אני רוצה להגיד לך שהחצבת נעלמה כמעט. אין בארץ, היה וכמעט אין.

רגע, תקשיבי. כמעט אין. זו ירידה, כמעט, זה נמוך מאוד. כמעט אין. החצבת שהגיעה הגיעה מחוץ לארץ, לא מכאן. החיסונים כאן זה 96%, גבוה מאוד, לכן זו לא הבעיה. אז האוכלוסייה מחוסנת? זה מה שאתה אומר? כן, זה מה שאמרתי. לכן, מה קרה? יש כאלה שלא לקחו את החיסון השני, ויש כאלה חוצניקים שלא לקחו כלום, ויש כאלה שלא מתחסנים, מכל מיני מגזרים, למיניהם. במגזר החרדי טיפלתי. אני מקווה שגם במגזר הערבי זה מתקדם. אני רוצה לומר דבר אחד: אנחנו אחרי מה שהיה, אבל ניסיתי לקבל מהאוצר תוספת כוח אדם, אחיות לחיסונים.

ביקשתי 150 אחיות, לא רק לזה, גם לשפעת וגם לטיפות חלב, ובתשובה קיבלתי קיצוץ נוסף, בתקנים, אני מדבר. זו הבעיה לגבי זה. חבר הכנסת ג'בארין, אגיד לך דבר פשוט מאוד: האוצר הוריד לי 96 מיליון שקל. תוכנית העבודה של משרד הבריאות, אני פתחתי את זה בפעם הראשונה כשעשיתי תקציב לבתי חולים ציבוריים, לא רק ממשלתיים.

כי אם למשל יש העלאה בשכר של רופאים או אחיות, כולם חייבים לשלם את זה. אז בבתי חולים ממשלתיים, הממשלה משלמת. היא מוסיפה לציבוריים, שגם הם מעלים את השכר. תיאורטית, אני אומר, אין היצע. אף אחד לא מכסה אותו. אז התחלתי והקציתי בפעם הראשונה תקציב, 200 מיליון שקל לציבוריים. ציבוריים זה גם הדסה וגם שערי צדק, וגם נצרתיים ועוד כמה וכמה. זה לא מספיק, 200 מיליון. זה ברור לך. ביקשתי מיליארד שקל.

האוצר נתן לי קיצוץ, 96 מיליון שקל בארבעה,

הוא אישר יותר מ-200 מיליון, לא. לא אישר.

כלומר לא רק שלא אישר, גם קיצץ?

ביקשתי תוספת עד מיליארד שקל.

קיבלתי קיצוץ אחד, זה שלושה פלאטים,

כי האוצר אומר לי שאני לא מדייק במספרים, וזה רק 44. אז קודם כול, 44 היום, לפני חודשיים עוד 9, לפני ארבעה חודשים 43, וביחד זה 96 מיליון שקל. האוצר טען גם, הוא אומר לי: מה זה, יש לך 40 מיליארד שקל תקציב. מה זה 44 או 96 מיליון שקל? אני חושב שזו דמגוגיה, מי שאומר את זה, כי נכון שיש לי 40 מיליארד שקל, אבל מזה למשל 25 מיליארד זה תרופות, תרופות לבד, 25 מיליארד שקל. ואני לא מדבר איתך על כמה זה בתי חולים וכמה זה שכר רופאים והשכר של כל הפרסונל, לא מדבר על כל מיני דברים שיש לי בתוך. זאת אומרת שנשאר כלום מכלום, ועל זה עושים לי עוד קיצוץ נוסף. אני מתרעם על זה. יש דבר אחד שאני יכול לעשות: איפה שכואב לאוצר, לקצץ שם. אני אומר את האמת. זה לא יכול להיות שמה שהוא רוצה הוא יקבל, ומה שאני רוצה אני לא אקבל. אז אם הוא ינהל משא ומתן נורמלי, ונראה בדיוק מה הצרכים ומה הוא מוסיף לי, אז נדבר. אם לא, יש בעיה. האוצר אמר שלחצבת יש כסף, יש לי כסף, 40 מיליארד שקל. מה זה יש לי? יש לי ואין לי כלום. אבל ספציפית, אני אמרתי לך את התשובה. ספציפית, אתה יודע מה הוא עשה? התשובה שאתה אומר לי בשמו, הוא חצוף מאוד במה שהוא אומר.

כי הוא הרי הולך להחליט מה אני אעשה עם הכסף. הוא גם שר הבריאות פתאום. מה זה הוא אומר לי שיש לי כסף בשביל זה?

יש בריאות, אני מחליט איפה הכסף ואיפה לא. שיבוא ושיגיד לי איפה יש לי כסף. אז עם כל הכבוד, אם אתה רוצה,

ישב איתי לגמור את הדברים ואז נחליט. תודה רבה. אדוני,

תודה לסגן שר הבריאות חבר הכנסת יעקב ליצמן. אנחנו מזמינים את סגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן לעלות לדוכן ולהשיב על שאילתה דחופה מס' 581, של חבר הכנסת אילן גילאון. נושא השאילתה: פינוי בנים ממשיכים מניצן ב'. חבר הכנסת אילן גילאון מוזמן לקרוא את נוסח השאילתה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. השאילתה היא למשרד האוצר, כמובן. תושבי ניצן ב', שהעמידו קרווילות לילדיהם באישור המדינה, נתבעו לפינוי המבנים ובתביעות כספיות. רצוני לשאול: 1. האם נכון הדבר?

המבנים נבנו באישור ממשלתי, מדוע נתבעות המשפחות? 3. אילו פתרונות קבע הוצעו? 4. האם בכוונת משרדך להגיע להסדרה ולנהל משא ומתן מול תושבי ניצן ב', ואילו צעדים יינקטו לשם כך? תודה, אדוני. ובכך גם סיכמנו את השאלה של אחרי, כי כאן כל השאלות.

חבר הכנסת אילן גילאון, לשאלה 1: מעולם לא ניתן אישור מהמדינה לשימוש בקרווילות. החזקה בקרווילות הועברה שלא כדין, והתביעות הוגשו להבטחת שמירת זכויות המדינה בנכסיה, בתיאום עם פרקליטות המדינה. לשאלה 2: המבנים הוצבו בעת הקמת האתר הזמני לאכלוס זמני בלבד.

גם זו הייתה טעות היסטורית, אבל היא נעשתה. המשפחות נתבעו בעקבות העברת החזקה והשימוש שלא כדין במבנים, ולאחר שמוצו כל ניסיונות המדינה להגיע איתם להסדר. ההחלטה של אריק שרון להקים את אתר הקרווילות, זו הייתה טעות קטסטרופלית שעד היום אנחנו סובלים ממנה. לא משנה, פתחנו סוגריים. לשאלה 3: מציאת פתרונות קבע מצויה בתחום האחריות של מינהלת תנופה, היום אגף ההתיישבות במשרד החקלאות, וכבוד שר החקלאות נמצא פה איתנו. לשאלה 4: כל הצעת פשרה שתוגש תיבחן לגופה, במקביל לניהול ההליך המשפטי ובתיאום עם פרקליטות המדינה, ובכפוף לשמירה על זכויות המדינה בנכסיה ופינוי האתר הזמני בהתאם להחלטות הממשלה בעניין.

האם יש שאלה נוספת לחבר הכנסת אילן גילאון?

אין שאלה נוספת לחבר הכנסת אילן גילאון. אנחנו מודים לסגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן.

ועוברים לשאילתה מס' 582. לצורך התשובה אני אבקש להזמין את שר האנרגיה חבר הכנסת יובל שטייניץ לעלות לדוכן. מגיש השאילתה הוא חבר הכנסת מאיר כהן. נושא השאילתה: התייקרות תעריף החשמל. חבר הכנסת מאיר כהן מתבקש לגשת למיקרופון ולקרוא את נוסח השאילתה. חברי הכנסת סעיד אלחרומי ומסעוד גנאים מבקשים שאלות נוספות, ואכן קיבלו. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, בחודש ינואר צפוי תעריף החשמל להתייקר ב-6%, שהם כ-30 שקלים לחודש לכל משק בית, 360 שקלים בשנה לכל משק בית. ברצוני לשאול: 1. האם אזרחי ישראל מממנים את עלות הרפורמה? 2. מדוע דווקא בחורף, כשקשישים רבים סובלים מקור, אתם בוחרים להעלות את התעריף? תודה, אדוני. תודה. בבקשה, אדוני השר. אני אתחיל מהסוף. מה זה אתם בוחרים?

כפי שבטח אדוני יודע, ואם הוא לא יודע יקרא בחוק רשות החשמל, כשעשינו את הרפורמה ברשות החשמל, לצערי, הוחלט דבר אחד: שלשר ולממשלה אסור להתערב בקביעת התעריף. דרך אגב, זה אותו דבר בתעריף המים, שהרשות קובעת את זה בצורה טכנית מקצועית, ולדרג הפוליטי אסור להתערב בקביעת המחירים. אז מה זה בחרתם? שנית, למה אתה כועס?

אני מאוד אוהב אותך ומחבב אותך. אוקיי, אני, אתה מסכים איתי שזאת הייתה טעות? אבל זה לא, לא, אני לא מסכים איתך. אני לא מסכים איתך, ואני ודאי לא כועס עליך, כי אתה בין חברי הכנסת הכי מוערכים וחביבים עליי.

מה לעשות, המחירים עולים ויורדים, כמו שמחירי הדלק ירדו עכשיו, מחירי הבנזין. למה הם ירדו? אני אומר שוב, אני לא לוקח קרדיט על הירידה הדרמטית של עשרות אחוזים במחירי הדלק למכוניות. גם זה קרה עכשיו. למה אני לא לוקח קרדיט? כי זה תוצאה של מה שקורה בעולם. אני לא העליתי את מחירי הדלק ואני לא מוריד אותם, ובדיוק באותו אופן במחירי החשמל. מה שקרה במחיר החשמל הוא שהייתה עלייה של 6% בשער הדולר. כל הדלקים, גם הגז המקומי, גם הגז המיובא וודאי הפחם, שעדיין משמש לצערי לחשמל, אני הולך להוציא את זה, לחסל את זה לחלוטין, אבל עדיין אנחנו משתמשים בפחם, פחות מאשר בעבר אבל עדיין, כל זה מושפע מה-6% האלה. יתרה מזו, הדלק הנוזלי שאנחנו עדיין משתמשים בו, ה-LNG, הדלק הנוזלי המיובא, הגז המיובא, הרבה יותר יקר מהגז המקומי. כל עוד לווייתן לא חובר לחוף, זה יקרה בעוד עשרה חודשים, אבל כל עוד יש לנו רק את מאגר תמר, אנחנו משתמשים כתוספת למשק גם בגז טבעי נוזלי שמביאים ממדינות אחרות, שמיובא מארצות הברית או ממדינות אחרות. הגז הזה יקר פי שניים מהגז הישראלי, והוא התייקר ב-36% בחצי שנה האחרונה. הפחם התייקר, כולל שער הדולר, זה כולל שערי הדולר, בכ-10% בחצי שנה האחרונה. ולכן, בשקלול כולל זאת התוצאה של רשות החשמל. עכשיו אני אומר לך עוד שני דברים. ברור שהייתי מעדיף, וכולנו היינו שמחים, אם זה לא היה עולה אלא היה יורד. בזה אין ספק. אבל מה לעשות, המחירים של הדברים האלה, של הדלקים, שמשפיעים גם על החשמל וגם על הבנזין למכוניות שלנו, עולים ויורדים לפי העולם. למשל, המחיר של החשמל ירד בשלוש השנים האחרונות בקרוב ל-20%, בין 15% ל-20%,

ועכשיו הוא אמור לעלות ב-6% זה שימוע, אני מקווה שבסוף זה יהיה פחות, אבל זה אחרי שהוא ירד בקרוב ל-20% בשלוש השנים האחרונות. זאת התוצאה. למה עכשיו? זה תמיד עכשיו. לפי החוק, בכל תחילת שנה, לקראת כל תחילת שנה, רשות החשמל חייבת, על פי החוק, לעשות הערכה מחדש של עלויות ייצור החשמל, ולכן זה גם בכלל לא עניין של בחירה, לא ההעלאה זה עניין של בחירה ולא המועד הוא עניין של בחירה,

כמו בדלק,

זה לא שמישהו בחר עכשיו להוריד את מחיר הבנזין למכוניות. מחיר הבנזין למכוניות נקבע כל חודש-חודשיים על פי המחיר של הנפט בעולם, והמועד של ההוזלה לא נבחר וגם לא שיעור ההוזלה. זה טכני, מחיר הנפט בעולם יורד, מחיר הבנזין בישראל יורד, מחיר הנפט בעולם יורד, מחיר הבנזין, לצערנו, עולה. לא הממשלה בחרה.

לא צריך לתת לממשלה קרדיט, לא כשהמחיר יורד ולא כשהמחיר עולה, כי אנחנו לא אחראים למחיר הנפט בעולם. באותו אופן, אנחנו לא אחראים למחיר הפחם והגז המיובא, ובוודאי גם לא לשער הדולר. כששער הדולר עולה הדברים שמיובאים או נמכרים בדולרים מתייקרים, וכאן הייתה התייקרות מעבר לזה. היום הגז באירופה, הגז הנוזלי, עומד על 8 9 דולר, הגז בחוזים חדשים בישראל עומד על 4 דולר, הגז של חברת החשמל, 6 דולר, של היצרנים הפרטיים, 4 דולר, שהם חצי.

הגז בישראל,

הרבה יותר זול מהגז הנוזלי שאנחנו מביאים מחוץ לארץ, אבל כל עוד לא השלמנו את פיתוח לווייתן אנחנו מסתמכים גם, זה חלק קטן, אבל עדיין יש לזה משמעות, על גז נוזלי. לכן, זאת תשובתי. אנחנו כמובן תמיד שמחים שהמחירים יורדים, ומצטערים שהמחירים לפעמים גן עולים.

מחיר החשמל בישראל הוא עדיין מהכי זולים באירופה. תודה. אני רוצה להתנצל בפניך אם נשמעתי כעוס בהתחלה. אני מאוד מכבד אותך ומאוד מכבד את שאלתך. זה על המציאות, זה לא עליך. חבר הכנסת מאיר כהן, אתה יכול לשאול שאלה נוספת.

שאלות נוספות של סעיד אלחרומי ומסעוד גנאים.

אדוני השר, אני רוצה לשאול: אני שומע את אנשי חברת החשמל שמלינים על התעריף הגבוה מאוד שהם משלמים על הגז. נדמה לי שאתה היית אחד השושבינים לחתימה הזאת על התעריף הגבוה. האם תוכל להתייחס לזה, אדוני? תודה. חבר הכנסת סעיד אלחרומי. לא לענות? לחכות לשתי השאלות? ישאלו שאלות ואז תוכל להתייחס למה שתרצה. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה לשר. הכפר דריג'את בנגב הוא כפר מוכר וחלק ממועצת אל-קסום. תושביו הלכו לבחירות לפני זמן קצר. אבל משום מה הכפר הזה לא מחובר לחשמל בגלל נושאים, לדעתי, ביורוקרטיים גרידא. אני רוצה לשאול את השר: מה אנחנו עושים כדי לחבר את הכפר הזה לחשמל? זה כפר מוצלח מכל הבחינות, חוץ מהנושא הזה, שאנחנו תקועים בו. תודה, אדוני. חבר הכנסת מסעוד גנאים, ואז נשמע את התייחסות השר. השר יודע שלשאלה המקורית הוא חייב להתייחס. שאלות נוספות, אתה יכול גם להעביר תשובה בכתב בהמשך,

אדוני היושב-ראש, כבוד השר, שלחתי לך לפני יומיים מכתב על הריסת מעיין מים בשם אל-קסטל, נחל ציפורי, שהוא בכניסה לציפורי, על כביש 77. בליווי כוחות משטרה, אנשי רשות המים הרסו את המעיין, שממנו החקלאים משקים את השדות והמטעים שהם מתפרנסים מהם, אפילו בלי להציג שום מסמך, לא חוקי ולא משפטי, לפני ההריסה. לפי מה שאמרו לנו, משנת 1955 יש הסכם עם בעלי האדמות והחקלאים, שיש להם זכות על המעיין ועל השימוש במי המעיין. לכן, בקשתי היא, כבוד השר, לבדוק את העניין ולתת לחקלאים לבנות את המעיין מחדש כדי שימשיכו להשתמש בו. שלחתי לך מכתב, ואני מקווה שאת התשובה אקבל בהקדם.

תודה, אדוני. בבקשה, שר האנרגיה. מה הסדר שבו אני צריך לענות? למאיר כהן, ולשאלות נוספות, אם תבחר. אז אולי אתחיל דווקא מהשאלה של סעיד, ידידי. אני לוקח מאוד ברצינות את פנייתך. לא יכול להיות שכפר בישראל, אתה אומר כפר מוכר, שאין איתו שום בעיה חוקית, לא יחובר לחשמל, ואני כבר ביקשתי מהעוזר שלי לטפל בזה, גם מולך וגם מול חברת החשמל, ולבדוק מה ניתן לעשות בעניין. אני מקווה שנצליח לפתור את הבעיה האזרחית ההומנית הזאת שאתה מעלה כאן. וטוב שיש נציג כמוך, של המגזר הבדואי, שמעלה פה בעיות כאלה, שאנחנו גם יכולים לפתור, כי לא תמיד זה מגיע אלינו.

רק תשובה קצרה בעניין הזה. הבתים שם הם בתים לא חוקיים. חברת החשמל, אין לה קו איפה להעביר, ברחוב, אה, בדקת את זה כבר? בדקתי את הסיפור הזה בזמנו. הבאתי את חברת חשמל ואמרתי שתבדוק. בתור יושב-ראש ועדת הפנים. רק שתדע מה הסיבה. חברת החשמל צריכה למתוח קו תחתי, והיא צריכה עכשיו לדעת איפה להעמיד את העמודים. אנחנו נבדוק ונראה מה אפשר לעשות. כמובן, אם היה דיון בעניין, נשמח לראות את התוצאות. זה יעזור לנו להזדרז בניסיון לפתור את הבעיה. לגבי השאלה על המעיין בנחל ציפורי, עדיין לא הספקתי לראות את המכתב. אני אראה את המכתב וזה

אבל עקרונית, אני רק רוצה להזכיר לכבודו, אני לא יודע מה המצב שם, אבל עקרונית, במדינת ישראל ניהול המים הוא ניהול לאומי. לא כל בן אדם יכול לחפור באר או ללכת לנחל או למעיין ולקחת את המים. זה תכנון לאומי, זה מחירים לאומיים מפוקחים, וטוב שכך, שלא נגיע למצב של עזה, שכל אחד שואב ואין דין ואין דיין, ובסוף המים נהרסים ונמלחים. אנשים שם שיש להם מסמכים משנות ה-50, אני לא יודע,

לא קיבלתי את המכתב. מאוד מעריך את השאלה. יגיע אליי המכתב בטח בימים הקרובים, נבדוק. אני רק אומר כללית: משק המים הוא לא משק, זה, אתה מדבר על השאלה הקודמת. תודה. אומר לי פה השר אורי אריאל, אולי כן אתייחס, סעיד, אומר לי השר אורי אריאל שבשבוע שעבר נכנס קבלן, בתיאום עם חברת החשמל, לבדוק ולנסות להסדיר את חיבורי החשמל. אז אני מודה לשר אריאל על שהאיר את עיניי, אבל אנחנו נבדוק את זה ונדאג להאיר את הבתים של התושבים.

אם אפשר עדיין בחנוכה, זה תמיד טוב. ואני חוזר לידידי מאיר, מאיר כהן. קודם כול, החוזה של חברת החשמל נחתם בשנת 2012, הרבה לפני כהונתי כשר האנרגיה, וחברת החשמל עדיין מחויבת לחוזה הזה. אני רוצה להדגיש שני דברים: שני אנשים עיצבו אז את החוזה. האחת הייתה אורית פרקש, יו"ר רשות החשמל אז. חברת החשמל, ובעיקר ספקיות הגז, רצו להצמיד את המחיר למחירי הנפט, כמו שמקובל בעולם, למחיר הברנט. רשות החשמל חששה שמחירי הנפט גם עלולים לעלות לפעמים, אז היא שביטלה את ההצמדה הזאת, ובמקום זה הייתה הצמדה למדד האמריקני, שלצערנו הרב הובילה גם להתייקרות מסוימת. כלומר, דווקא מתוך חשש בחרו בהצמדה, והסתבר שבסוף הנפט דווקא לא עלה כל כך, והמדד אמריקני עלה יותר. הדבר השני, היותר-משמעותי, היה סעיף אצל חברת החשמל, שאני חושב שהוא סעיף מאוד נכון, שכיוון שחברת החשמל היא הלקוח הגדול ביותר של גז טבעי, ברגע שהמחירים ירדו ללקוחות אחרים, קטנים יותר, המחיר של חברת החשמל ירד אוטומטית. זה נשמע לך סעיף טוב? לדעתי, כן. שברגע שהמחיר ירד לתחנות כוח פרטיות או לתעשיות, אז גם המחיר של הגז לחשמל ירד. זה נשמע טוב, נכון? מי פסל את זה? פרופ' דייוויד גילה, הממונה על ההגבלים העסקיים. הוא טען שאי-אפשר לקבוע שהמחיר של חברת החשמל ירד אוטומטית ברגע שירד מחיר הגז, כי זה ניצול לרעה של הכוח המונופוליסטי של חברת החשמל, ופסל את סעיף ההורדה במחיר, ההורדה האוטומטית במחיר. ולכן, המחיר שחברת החשמל משלמת על הגז הטבעי שלה הוא באמת יותר גבוה מהיצרנים הפרטיים. כי מה קרה מאז מתווה הגז? בזכות מתווה הגז המחיר ירד, כמו שאמרנו מראש. היו כאלה שאמרו: המחיר יקפוץ. התחילה תחרות, רק התחילה, עם אנרג'יאן,

המחיר כבר ירד מאזור ה-5.5 ל-4 דולר בחוזים החדשים. חברת החשמל עדיין לא נהנית מזה. חצי מהחשמל בגז מיוצר על ידי יצרנים פרטיים, על זה משלמים בערך 4 דולר היום, חצי על ידי חברת חשמל, שעם ההצמדה הגיעה ל-6. אז אני לא הייתי שושבין של ההחלטה הזאת. מי שבעצם קיבע את ההחלטה, כולל האיסור של הורדת המחיר של חברת החשמל, היה הממונה על ההגבלים דאז, שגם הפך אחר כך למתנגד של מתווה הגז. לפעמים רגולטורים עם איזו פנאטיות כזאת של ייקוב הדין את ההר עושים טעויות שכולנו משלמים עליהן אחר כך. אבל כפי שאתה יודע, כל משק הגז משתנה, השדות מפותחים, התחילה תחרות, המחיר יורד. בחברת החשמל בשנת 2021 תהיה התמחרות מחדש, וגם המחיר שהיא משלמת ירד,

אז העתיד הוא טוב בהרבה ממה שהיה העבר. מאז שאני שר אנרגיה המחירים של הגז התחילו לרדת, בזכות הפיתוח של השדות החדשים והתחרות שהתחילה להיווצר כאן. דודו, אתה הבנת מה אני אומר או יש צורך שאני ארחיב?

לא, תאמין לי, הוא מבין טוב מאוד את השאלה שלי. הבנת או שאני צריך להרחיב? אני יכול לרדת, בקיצור?

בואו לא נתבלבל, יואב קיש מחכה,

חברים יקרים, בואו לא נתבלבל. בשאילתות דחופות אני לא רוצה לשמוע את הדברים האלה, גם אדוני יושב-ראש הקואליציה. אנחנו עונים על שאילתות דחופות תשובות ענייניות. אני מזמין את שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים חבר הכנסת חיים כץ לעלות לדוכן להשיב על שאילתה דחופה מס' 580, מאת חברת הכנסת רחל עזריה. נושא השאילתה: קריטריונים להשתתפות המדינה בעלות מסגרות לילדים. חברת הכנסת רחל עזריה,

נא לקרוא את נוסח השאילתה. תודה רבה,

חברי הכנסת, כיום הקריטריונים לקבלת תמיכה כלכלית במסגרות לילדים כוללים הנחה במצב שבו האב לומד לימודים תורניים גבוהים והאם עובדת, אבל לא במצב שבו האם לומדת לימודים תורניים גבוהים והאב עובד. לכן אני רוצה לשאול: למה אם האם לומדת לימודים תורניים היא לא זכאית לסיוע מהמדינה עבור עלות מסגרות לילדים?

תודה, גברתי. בבקשה, אדוני השר. משרד העבודה והרווחה מסבסד כ-100,000 ילדים בעלות של 1.1 מיליארד, בקריטריונים מוגדרים. זה מה שהוא ידע,

וזה מה שהוא מסבסד.

בשנים האחרונות, זו שאלה נוספת? שאילתה נוספת. אני מבקשת שאילתה נוספת. בשנים האחרונות אנחנו עדים לתופעה מדהימה של מהפכה פמיניסטית דתית, שנשים הולכות ולומדות לימודים תורניים בדומה לגברים, מקדישות את חייהן ללימוד תורה, ולכמה שנים. אחר כך הן ממשיכות לדברים אחרים, הופכות להיות יועצות הלכה, פוסקות הלכה. זו מהפכה שהיא מאוד מאוד חשובה עבור מגזר גדול של נשים דתיות, ולצערי, דווקא במקום הזה הגבר מקבל עדיפות על פני האישה. אם ברצונך לבטל לכולם אז זה עניין אחד, אבל לא יכול להיות שיש אפליה, שנשים שלומדות תורה לא מקבלות את אותן זכויות של גברים שלומדים תורה, בטח כשמדובר בנושא של טיפול בילדים. תודה רבה. בבקשה, אדוני השר. שמעתי את שאלתך. אני אחזור למשרד, אבדוק ואתן לך תשובה כתובה.

לשר, תודה לחברת הכנסת רחל עזריה. עד כאן, סליחה, סליחה, אדוני השר, אני מתנצל. בבקשה, אם תוכל לעלות, אדוני השר. חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא קיבל זכות לשאלה נוספת והתעלמתי מזה. בבקשה, אדוני, שאלה נוספת לרשותך. בסם אללה א-רחמאן א-רחים. כבוד היושב-ראש, כבוד השר, פורסם שמשרדך יכיר או מתכוון להכיר בבוגרים של עבודה סוציאלית של אוניברסיטת ירושלים באבו דיס וגם בבית לחם, ולאחר מכן התפרסם בתקשורת שבגלל שיצאו משם מי שביצעו פעולות פה ושם, מה זה פה ושם? מחבלים, רוצחים. תן לי להשלים. מה זה פה ושם? בוא, דבר איתי.

אתה תענה לי בדיוק איך שאתה רוצה. תן לי לשאול את השאלה שלי.

ואני שואל ואני תוהה: האם מישהו יסגור בית ספר לנהיגה כי מי שלמד שם, חלק מאלה שלמדו שם, עברו תאונות דרכים קשות? אנחנו מדברים על אנשים שלמדו, אנחנו לא מדברים על מי שביצע,

כך שאני אקל עליך. אנחנו לא מדברים על זה. אנחנו מדברים על סטודנטים שלמדו, שיש כוונה להכיר בהם, במיוחד שיש מחסור גדול במזרח ירושלים באנשים שמבינים את השפה ויכולים לתת את השירות החסר הזה לתושבים שם. אז לקשור בין אנשים שעשו פעולה מסוימת לאוניברסיטה שהסילבוס שלה מתאים לכם וחשבתם להכיר בו, אני רוצה תשובה על הנושא הזה.

בבקשה, אדוני השר. הנושא עלה לבדיקה במשרד. כשנגיע למסקנות תקבל תשובה כתובה.

תודה לחבר הכנסת חיים כץ, שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. אנחנו סיימנו עם שאילתות דחופות. חברי הכנסת, אנחנו עוברים לחקיקה. הצעת חוק המקרקעין (תיקון, התקנת מעלית מטעמים מיוחדים), התשע"ח 2018, של חברי הכנסת טלי פלוסקוב ודב חנין. חמש דקות כל אחד מהם ינמק, לא, סליחה, טעות, חמש וחמש, כן, צדקתי.

אנחנו, אז בבקשה, גברתי, חמש דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כבוד השר, אני רואה אחד, חבריי חברי הכנסת, הצעת החוק הזאת זה עוד צעד בחשיבה רחבה לטובת האזרחים הוותיקים במדינת ישראל, והיא נולדה, שוב, כפנייה של אחד האזרחים, מחיפה, שפנה אלינו וסיפר את הסיפור שלו. הוא גר בבית עם ארבע קומות. כשהוא רכש את הדירה הזאת הוא היה בן 40, והכול היה בסדר. היום הוא כבר בן 70, והוא גר באותה הדירה. וכשהוא העלה את הסוגיה של להציב מעלית בבית הזה, החקיקה אומרת שהוא צריך לאסוף שני שלישים מהדיירים כדי שבכלל יוכלו לחשוב על הכספים ועל התקנת המעלית. ואז הוא אומר לי: אם הייתם יכולים להוריד את המספר משני שליש לחצי, זה היה מאוד עוזר לנו, כי בבניין שלנו יש לא מעט אזרחים ותיקים שכן יהיו מעוניינים במעלית. ואז אמרתי: בקשה מאוד לגיטימית. וזאת הייתה הסיבה להגשת החוק הזה. החוק מאוד פשוט. החוק אומר שבמקום שני שלישים שמסכימים להצבת המעלית, יהיה מספיק רוב של חצי, ואז, אם חצי מהאנשים מסכימים להצבת מעלית, כמובן, מי שהסכים ישתתף במימונה, וכל האחרים כמובן לא, אבל בדרך, מי שירצה להצטרף ולהשתמש במעלית, הוא אכן יוכל לעשות את זה אך ורק לאחר שישלים את מימון הצבת המעלית. חוק מאוד פשוט. אני כמובן רוצה להגיד לכם שיש לי שותף, וזה חבר הכנסת דב חנין. ואני רוצה להודות לך, דב. הרעיונות שאתה מביא לשולחן של הדואט שלנו הם מאוד טובים, וזה אחד מהם. ואני רוצה באמת להודות גם למר אושינסקי מחיפה, שהציב את הסוגיה לפנינו. וכמובן, מגיעה תודה מאוד גדולה לשרת המשפטים איילת שקד, שנתנה לנו אור ירוק לקדם את החוק הזה. אני רוצה להגיד פה רק דבר אחד: רבותיי, צריך לפתוח את העיניים ולראות איפה אנחנו יכולים עוד קצת להיטיב עם האזרחים הוותיקים של המדינה שלנו, וזה אחד החוקים.

אני מבקשת מחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק הזאת. ואיזו ועדה שתטפל בהצעת החוק, שם אנחנו נשתדל מאוד לעשות את העבודה מהר, כי אני לא רואה את החקיקה הזאת כמשהו מאוד מורכב ומסובך. תודה רבה לכולם. תודה לחברת הכנסת טלי פלוסקוב. אני מזמין את חבר הכנסת דב חנין, גם הוא מיוזמי החוק, להשמיע את נימוקיו. תודה לך, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, עמיתיי חברי הכנסת, הצעת החוק הזאת היא אכן הצעת חוק חשובה וראויה. כשאנחנו מדברים על אזרחים קשישים, כשאנחנו מדברים על אזרחים שסובלים אולי מקושי בריאותי,

האינטרס הוא לאפשר להם להמשיך לגור בבית. להמשיך לגור בבית זו צריכה להיות ברירת המחדל, זה הדבר הנכון, זה הדבר שהם מעדיפים, זה הדבר שמתאים להם יותר מאשר לעבור למקום אחר, וצריך לייצר את המנגנונים שיאפשרו להם להמשיך לגור בבית. כשאנחנו מדברים על אדם קשיש או על אדם שסובל מנכות פיזית, ברור לחלוטין שקשה לו להמשיך לחיות בבית בקומה השלישית או הרביעית כאשר אין מעלית, ואנחנו צריכים להקל את המנגנון של קבלת ההחלטה שתאפשר הקמת מעלית כזאת. ולכן, הצעת החוק הזאת מציעה את השינוי של הורדת סף ההסכמה משני שלישים למחצית, כדי למנוע זכות וטו מצד מתנגדים וכדי להקל על יותר קשישים ויותר אנשים עם מוגבלות למצות את האפשרות שלהם להמשיך לחיות בבתים שלהם, בדירות שלהם, כאשר אפשר יהיה להוסיף מעלית ולאפשר להם להגיע הביתה גם כאשר הבית הזה גבוה מאוד. אני רוצה להביע הערכה לחברתי חברת הכנסת פלוסקוב על השותפות בקידום החקיקה הזאת. אני רוצה לומר לחברתי: אני חושב שאת עושה עבודה מאוד מאוד חשובה, לא רק בנושא הזה, הספציפי, אלא בכלל בכל העבודה הרבה שאת עושה בנושאים של קשישים. זה לא תמיד פשוט, זה לפעמים כרוך בתקציבים, לא במקרה של החוק הזה, אבל במקרים של חוקים אחרים, ואני יודע שזו עבודה לא קלה, בטח לא קלה מספסלי הקואליציה, שבה בדרך כלל הציפייה היא שלא תדרשו תקציבים, ואני רוצה להביע בפניך הערכה גדולה על העבודה שאת עושה בנושא הזה. באמת כל הכבוד.

אדוני היושב-ראש,

אפרופו שיתוף הפעולה הזה, כמה מילים על שיתופי פעולה בין קואליציה לאופוזיציה בכנסת. בבית הזה יש לנו ויכוחים מאוד קשים, והוויכוחים האלה לפעמים הם לא רק קשים אלא אפילו מרים. וטוב שאנחנו מתווכחים אותם במלוא החדות ובמלוא החריפות, כי כשיש דרכים שונות צריך להציב את הדרכים האלה בפני הציבור במלוא החדות, לא לטשטש. אני בעד זה. אבל ישנם דברים בבית הזה שאנחנו יכולים וצריכים לשתף בהם פעולה. זו הדוגמה. דוגמה אחרת, אדוני היושב-ראש, היא העבודה המאוד-מאוד מרשימה שנעשית בוועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא הסדרי אשראי לטייקונים. אנחנו יושבים שם, חברי כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה, עובדים ביחד, בשיתוף פעולה. יש בינינו הבדלים, אבל בסך הכול יש שותפות מאוד מאוד גדולה להעמיק ולחקור את האמת ולייצר מנגנונים יותר צודקים, יותר נכונים,

הייתי רוצה שהרוח הזאת תתפשט לתחומי עבודה נוספים. למשל, עמדה בפני הכנסת, ולצערי הופלה בגלל הצבעת קואליציה אופוזיציה, הסוגיה של ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא אלימות נגד נשים. גם כאן אני יודע שיש חילוקי דעות, אבל יש גם הרבה הסכמות, ואני משוכנע שוועדת חקירה פרלמנטרית, שגם יכולה לקום בהסכמה בין הקואליציה לבין האופוזיציה, תעשה כאן עבודה רצינית, תבחן גם את הכשלים וגם את המנגנונים שיאפשרו לנו לתקן ולשפר. זו הדרישה הציבורית הרחבה שקיימת היום. ואני מנצל את ההזדמנות, אדוני היושב-ראש, כדי לפנות גם לחברי מספסלי הקואליציה: שקלו מחדש את עמדתכם. אפשרו לוועדת החקירה הזאת לקום. אני גם לך, אדוני היושב-ראש, רוצה לומר שלמרות שהנושא הזה נפל בהצבעה, נראה לי שהמציאות שבה אנחנו נמצאים, שנרצחות נערות אגב, גם בתל אביב וגם בצפון, זו מציאות שיש בה שינוי נסיבות, ולכן גם מהבחינה התקנונית אפשר לחזור ולהביא את הנושא הזה להצבעה במליאת הכנסת, כדי שהפעם, כך אני מקווה, הוא יעבור בתמיכה פה אחד.

תודה לחבר הכנסת דב חנין. האם יש מתנגדים להצעת החוק?

אנחנו קודם כול נשמע, רשום לי שיש תמיכת ממשלה, אבל נשמע את זה באופן רשמי מהשר אורי אריאל. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, השרים, חנוכה שמח, חג אורים שמח. אני חושב שאני יכול להגיד בשם כולנו לחיילי צה"ל: חזקו ואמצו במערכות השונות וחזרו בשלום הביתה. לעצם הצעת החוק שהוגשה על ידי חברי הכנסת, שהסבירו אותה, פירטו אותה ונימקו אותה, אני משיב בשם שרת המשפטים בקיצור: אני סבור כי הצעת החוק מאפשרת איזון סביר בין הצרכים והאינטרסים השונים של בעלי הדירות במקרים המיוחדים שבהם עוסקת ההצעה.

יש מקום לליבון נוסף של היבטים מסוימים של פרטי ההסדר המוצע. נוכח האמור, הממשלה תומכת בהצעת החוק בכפוף לכך שהמשך קידום הליכי החקיקה יהיה בהסכמה עם משרד המשפטים. המציעים, חברת הכנסת פלוסקוב, חברי הכנסת פלוסקוב וחנין, אתם מודעים להתניה של קידום בתיאום עם משרד המשפטים?

כן, אומרים חברי הכנסת. תודה. תודה לשר אורי אריאל. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. נא לשבת. הצעת חוק המקרקעין (תיקון, התקנת מעלית מטעמים מיוחדים), התשע"ח 2018, של חברי הכנסת פלוסקוב וחנין, נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק המקרקעין (תיקון, התקנת מעלית מטעמים מיוחדים), התשע"ח 2018, לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. 66 בעד, אין מתנגדים או נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק אושרה בקריאה טרומית, ותועבר לוועדת החוקה, חוק ומשפט.

לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, בגלל ההנגשה, בגלל הקשישים, בגלל בעלי, טוב אנחנו נשלח את ההצעה לוועדת הכנסת וועדת הכנסת תכריע. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, ביטוח זכויות עצמאי שעיקר הכנסתו מעסק שמצוי בפשיטת רגל או בפירוק), התשע"ח 2018. של חבר הכנסת רועי פולקמן וקבוצת חברי הכנסת. בבקשה, חבר הכנסת רועי פולקמן, אתה מוזמן לנמק. ישיב השר חיים כץ. יש הצעה מוצמדת, ואחר כך השר ישיב. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אני מודה כאן כמובן גם לשר העבודה והרווחה, שיושב כאן, וגם למשרד האוצר, כי החוק הזה, אנחנו עושים פה קריאת כיוון. אני מייד אגיד מה ההגבלות בלהתקדם איתו, כיוון שלחוק הזה יכולות להיות משמעויות כספיות לא קטנות,

אבל אני אתחיל רגע מסיפור המעשה. אנחנו חוקקנו בשנה האחרונה חוק מאוד מאוד חשוב והיסטורי בנושא חדלות פירעון, עבודה גדולה, חוק שהוביל משרד המשפטים. אנחנו תיקנו באופן מאוד משמעותי את ההגדרות לחדלות פירעון, שינינו שם התעדופים, והמדינה הסכימה לרדת בסדרי הנשייה כדי להקל על עסקים. מהי אחת הלקונות שאנחנו לא סגרנו בחוק הזה? מעמדם של העצמאים בחוק חדלות פירעון. אנחנו חיים במאה ה-21, ואחת התופעות שאנחנו רואים יותר ויותר זה אנשים שעובדים כפרילנסרים מול מעסיקים עם חשבוניות. הצעת החוק הזאת, בבסיסה, הנרטיב שלה היה מאוד פשוט.

אם אדם עובד כעצמאי מול מעסיק, עובד עם חשבונית, אבל רוב הכנסתו, ואפשר להתווכח אם זה 70%,

90% או 100% היא מול מעסיק אחד, ואותו מעסיק פושט רגל, למה מעמדו שונה משל שכיר? בצדק הביטוח הלאומי אומר: תראה,

וכאן הפסיקה כבר קובעת את זה, שכאשר מגדירים יחסי עובד מעביד, אותו פרילנסר יקבל פיצויים מהביטוח הלאומי כפי שמקבל שכיר, אבל זה מותנה ביחסי עובד מעביד. הדבר הזה הוא גם טיפה מיושן וגם מאוד מקשה, כיוון שלא בהכרח כל דבר שעונה לקריטריונים של יחסי עובד מעביד, שזה אומר מחשב של מקום העבודה, הרבה מאוד דברים,

אנחנו חיים במאה ה-21, שיש גם דור, אפשר להתווכח על זה אם זה מבחירה או לא מבחירה, אבל יש גם מספיק אנשים שרוצים את הגמישות, ולעבוד מהבית, ויש גם אילוצים, ויש מעסיקים שמגלים שזה מאפשר להם גמישות, והם עובדים עם חשבוניות בלי שאנחנו נחייב הגדרה של יחסי עובד מעביד. במקרה כזה הרבה מאוד דברים לא מגיעים לאותו עצמאי. כאן באנו ואמרנו שיש גם ויכוח בפסיקה, ובאותו דיון בוועדת החוקה הגיע הביטוח הלאומי ואמר: בגדול אנחנו מאשרים פיצויים לעצמאים במצב הזה. אבל הדבר הזה עדיין מעורפל בחוק והוא תלוי פסיקה של בית משפט. ולכן באה ההצעה הזאת, שהיא בסופו של דבר קטנה ומידתית, שאומרת: עצמאי שעיקר עבודתו, ביחסים משמעותיים,

90% מההכנסה, מגיע ממעסיק יחיד, ושהמעסיק הזה פשט את הרגל, הדין שלו, בדיני פשיטת רגל, והפיצויים, יהיה כדין השכיר באותו עסק,

בהתאם לאפשרויות. כאן אני פונה לחברתי חברת הכנסת מרב מיכאלי. הסיכומים, ופה היה באמת הרבה חשש,

גם הביטוח הלאומי וגם אגף התקציבים? אמרו: קשה לנו להעריך את המשמעות של זה. אנחנו עדיין אפילו לא יודעים אם זה ידרוש תוספת תשלום של העצמאי, כי הרי יש כאן מרכיב, השכיר משלם איזושהי תוספת בגין מה שנקרא גמלת פשיטת רגל. ההערכה שלנו הייתה שמדובר בסכום מאוד נמוך, ואם בסוף יגידו לעצמאי: תשמע, אתה צריך להוסיף עוד 20 שקל בחודש כדי להיות מכוסה במקרה פשיטת רגל,

אם זה יעלה 200 שקל, זה לא בסדר. אבל את ההערכה הזאת עדיין אין, ולכן הסיכום, ואני אומר אותו חד-משמעית, זאת הייתה גם החלטת ועדת שרים, שהחוק לא יקודם עד שתגובש אותה הערכה. דובר על הקמת צוות מקצועי שיהיה משותף לאוצר, לביטוח הלאומי, למשרד העבודה, בהתאם למה ששר העבודה והרווחה יכריע, כמובן עם אנשי משרד הכלכלה. עד שהמודל הזה לא יגובש, אנחנו לא נקדם את החוק הזה. אז אני כמובן אומר כאן שאני מתחייב לסיכום הזה. הסיכום היה שהחוק יועלה, כדי שלא נתחמק אנחנו, כנסת ישראל, מלהגיד שהדבר הזה דורש תיקון וטיפול, כמו עיוותים אחרים בתחום עולם העצמאים,

מתעסקת בהם רבות, חברתי חברת הכנסת מיכאלי. אנחנו נהיה זהירים עם קידום החוק הזה, כי יכולות להיות לו השפעות משמעותיות תקציבית, כולל השלכות משפטיות על הגדרת יחסי עובד מעביד, שגם בזה אנחנו לא רוצים בהכרח לפתוח תיבת פנדורה, שכל עצמאי עכשיו יוגדר ביחסי עובד מעביד, ויכולות להיות לזה השלכות מאוד רחבות על המשק. את הדברים האלה אנחנו נבדוק בצוות מקצועי, ורק אחריו נקדם את הצעת החוק הזאת, או בתקנות,

אז אני כמובן מתחייב לקבל את זה. אני מבקש שגם את תקבלי. זאת הייתה ההבנה בינינו, כדי שנוכל להצביע בקונסנזוס כאן,

ואני אבקש, כמובן, מכל חברי הבית לתמוך בהצעת החוק. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת רועי פולקמן.

יש הצעה מוצמדת, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, ביטוח זכויות עצמאי שעיקר הכנסתו מעסק שמצוי בפשיטת רגל או בפירוק), התשע"ח 2018, של חברת הכנסת מרב מיכאלי. בבקשה, גברתי, גם לרשותך עד עשר דקות. סליחה, שלוש דקות, טעות שלי. כן, כן, אני זכרתי, שלוש דקות. אתה לא עושה מספיק חקיקה, אדוני.

אוטומט. אני פשוט עובד על אוטומט. אתה לא יושב מספיק בחקיקה. כן, נכון, נכון. חברות וחברים, חברות וחברי הכנסת הנכבדות והיקרות, אני רוצה לקחת רגע אחורנית ולדבר על התמונה הגדולה. אנחנו מדברות ומדברים על מגזר עצום במשק הישראלי, אחד המגזרים הכי תורמים לכלכלת ישראל, של עצמאיות ועצמאים, שבעבר הרחוק נחשבו בעלי ההון. הם היו בעלי הבית, הם היו החזקים. יש כאלה מאיתנו שזוכרות שהם היו אלה שמסתובבים עם מזומנים, והשכירות והשכירים היו שנזקקו להגנה. אבל הכלכלה השתנתה. השתנו הרבה מאוד דברים בפוליטיקה, במשפט, בתרבות שלנו, בעיקר כאמור בכלכלה, וכך קרה שהיום הרוב המכריע של עצמאיות ועצמאים הם בעצם עובדות ועובדים מוחלשים, והיום החוק בעצם מוצא את עצמו בלקונה אחת גדולה ובהפקרה של הזכויות הסוציאליות של האנשים הנשים והגברים האלה. בעצם אנחנו מדברות על עובדות ועובדים שלא מקבלות את הזכויות הסוציאליות וההגנות הסוציאליות שיש לשכירות ושכירים. בעצם קורה שהיום אנחנו כמדינה, כמחוקקות וכמחוקקים, פשוט מפקירות מגזר של עובדות ועובדים ללא הגנה סוציאלית שלאחרות ולאחרים יש. אני הצעתי הצעת חוק כוללת, שבאה להשוות את הזכויות והחובות של עצמאיות ועצמאים באיזה מבנה חוקי מסוים. לצערי, ההצעה הזאת לא התקבלה, או לפחות עליי לומר: עדיין לא התקבלה על ידי הממשלה הזאת ועל ידי הכנסת, ולכן אנחנו מפצלות את המאבק על הזכויות האלה, אחת-אחת. אז חברי עפר שלח מקדם פה את הפיצוי בימי מילואים, ואנחנו שותפות לתיקון להשוואת הפיצוי על פגיעה בעבודה, שיש בו משום מה אפליה בין שכירות ושכירים לבין עצמאיות ועצמאים, ויחד עם חברי חבר הכנסת פולקמן אנחנו מקדמות דברים נוספים. כל הדברים האלה עדיין צריכים לבוא על תיקונם, ובאמת, הפיל הכי גדול בחדר הוא הפיל הזה של פיצויים ודמי אבטלה. וכאן אנחנו מתחילות, מתחילות ומתחילים, בצעד קטן מאוד להתקדם לעבר התיקון הזה, ואומרות ואומרים, כשאנחנו יודעות לזהות מישהו או מישהי ש-70% מהכנסתה נעלמת יום אחד משום שהספק, או קונה, או קונת השירותים הזאת נמצאת בפשיטת רגל או בפירוק, אז אפשר בצורה מפורשת להגיד: מגיע לה פיצוי. מגיעה לה גמלה. אכן, אני שמחה להצטרף להתניות שציין כאן חברי. אני רק רוצה לוודא שאני חברה בצוות הזה ושותפה להסכמות במהלך ההתקדמות של הדיון,

חברות וחברים, שנצליח לעשות את זה במהרה בימינו,

תודה לחברת הכנסת מרב מיכאלי. אני מזמין את שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים חבר הכנסת חיים כץ למסור לנו את עמדת הממשלה על שתי הצעות החוק. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הצעת החוק הנ"ל מבקשת לקבוע כי עצמאי שהתקשר בחוזה עם מזמין עבודה, ושלפחות 70% מהכנסתו בתקופת ההתקשרות מקורה בהתקשרות עם אותו מזמין, ושאותו מזמין פשט את הרגל או נכנס לפירוק, תשולם לו גמלה בגובה שכר עבודתו הממוצע בחצי השנה שקדמה לפשיטת הרגל או הפירוק. הצעת החוק מבקשת לתת מענה לפרילנסרים ועצמאים שעיקר השתכרותם הוא מהחברה, עסק המצוי בהליכי חדלות פירעון, להכיר בהם כשווי זכויות לעובדים שכירים באותה חברה, וזאת על ידי הרחבת ההגדרה של יחסי עובד מעסיק והחלתם על כל ספק שירות התלוי בעסק. ועדת השרים לחקיקה החליטה לתמוך בהצעה הזאת בקריאה טרומית בלבד, בכפוף להסמכת משרד האוצר ומשרד העבודה והרווחה. ההצעה תוחזר לדיון בוועדת שרים לפני הקריאה הראשונה. אז אני יכול לשאול את הח"כים אם הם מסכימים, אבל הם יכולים להגיד מה שהם רוצים, ואחר כך יו"ר הוועדה יכול לקדם, אם נפשו חפצה בזה, בלי להתייחס למה שהח"כים אמרו פה.

אני אשאל את יו"ר הוועדה: האם מקובלת עליך ההחלטה שאתה לא תקדם את החקיקה מעבר לטרומית בלי אישור נוסף של הממשלה? אני לא מחויב לתת לך תשובה.

בדרך כלל כשזאת התניה, אף פעם לא עשינו אחרת. נכון. תראי, אנחנו חיים בכנסת ואנחנו מתנהלים בכנסת, זאת אומרת, אני שואל את רועי פולקמן אם הוא מתחייב, ואת מרב, שלא מקשיבה,

והיא יכולה להתחייב, ואחרי זה להגיד: לא רוצה לממש את התחייבותי, ואף אחד לא יכול לעשות כלום. כלום. אז אני לא שואל אותך. אבל לא עשינו את זה. גם יו"ר הוועדה יכול להגיד שהוא מסכים ואז לא לממש את זה. גם הוא יכול. כי אם אתה לא סומך עליי, אותו הדבר. אם היית מקשיבה, הקשבתי. לא הקשבת.

לא משנה מה את אומרת, ורועי, לא משנה מה הוא אומר, אבל גם יו"ר הוועדה יכול שלא לעמוד בהתחייבות שהוא נותן לך עכשיו. אומר יו"ר הוועדה: לא מחובתי לתת לך תשובה, כי אני לא מחויב. אז כל הסידור הזה, כל הסידור, מתי היה כדבר הזה?

הגיע הזמן להפסיק את הפארסה הזאת.

אם הח"כים מסכימים או לא מסכימים. הכנסת צריכה להתנהל כמו כנסת. הלוואי.

בוא נראה. מאה אחוז, מאה אחוז, יאללה. הלוואי. ועדת שרים. ועדת שרים. יש לך עוד חומר דליק לשפוך כאן, במליאה? אדוני יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, ועדת שרים, לא, אני לא שואל אותך. אני בא ומציג את זה, כי הגיע הזמן שהכנסת תעבוד כמו שצריך לעבוד. הח"כים אומרים: מתחייב אני, ואחרי זה הם מקדמים ואומרים: מה אתה רוצה ממני? יו"ר ועדה x, לא אתה, יו"ר ועדה x לא מקבל את התחייבותי, והוא רוצה לקדם את החוק, והוא יכול לקדם את החוק. אין שום מניעה ממנו לקדם את החוק. נכון. אז הגיע הזמן שוועדת שרים לענייני חקיקה לא תשאל את

ואחרי כל הסיפור הנחמד הזה, אני קורא לחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק. תודה רבה. תודה לשר חיים כץ. אפשר רק לציין שהוא עקבי בגישה הזאת. זאת לא הפעם הראשונה שאני שומע אותו. זה המצב, אבל. חברי הכנסת, אנחנו נצביע בשתי הצבעות נפרדות. נא לשבת. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, ביטוח זכויות עצמאי שעיקר הכנסתו מעסק שמצוי בפשיטת רגל או בפירוק), התשע"ח 2018), של חבר הכנסת רועי פולקמן וקבוצת חברי הכנסת,

אפשר להצביע.

זכויות עצמאי שעיקר הכנסתו מעסק שמצוי בפשיטת רגל או בפירוק),

הרווחה והבריאות נתקבלה. בעד, 79, אין מתנגדים או נמנעים.

אושרה בקריאה טרומית ותועבר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, ביטוח זכויות עצמאי שעיקר הכנסתו מעסק שמצוי בפשיטת רגל או בפירוק), התשע"ח 2018, הפעם של חברת הכנסת מרב מיכאלי, בקריאה טרומית. אפשר להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, ביטוח זכויות עצמאי שעיקר הכנסתו מעסק שמצוי בפשיטת רגל או בפירוק), התשע"ח 2018, לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות

בעד, 82, אפס מתנגדים, אפס נמנעים. אני קובע כי גם הצעת החוק של חברת הכנסת מרב מיכאלי אושרה בקריאה טרומית,

הצעת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון, הסדרת מתן שירותי כוח אדם של מפעילי עגורן ואתתים), התשע"ז 2017,

אלי אלאלוף ועבד אל חכים חאג' יחיא. חבר הכנסת איל בן ראובן ינמק את

בחקירת התאונה נמצא שמפעיל המנוף שקרס על מכוניתה של נטע היה בעל 15 הרשעות קודמות בגין עבירות על חוק הבנייה, וכן עבירות אחרות, של רכוש והונאה. עוד עלה מהחקירה, שלא הסתיימה, שהתאונה קרתה עקב שימוש בלתי מתאים ואגרסיבי במנוף, תוך סיכון העוברים והשבים סמוך לאתר הבנייה. המנוף סבל מהזנחה וממצב תחזוקה ירוד, למרות שנבדק על ידי בודק מוסמך ונמצא תקין כחודש לפני התאונה הנוראית הזאת. רצף של מחדלים מיותרים, כבוד היושב-ראש, וחוסר אחריות משווע גדעו חיים של אדם בטרם עת ולחינם. אילו רק היה מפעיל המנוף מיומן, מנופאי שיודע את עבודתו ומכיר את גודל האחריות שהוא נושא על כתפיו, ככל הנראה התאונה הזאת לא הייתה מתרחשת כלל ונטע הייתה היום בחיים. הסיפור העצוב הזה משקף לצערי את עולם המנופים, הכל-כך מסוכן לסביבה, וכל כך מחייב מיומנות ומקצוענות של אותם מפעילי המנופים. עוד כמה מקרי מוות מיותרים של אנשים רבים וטובים אנחנו צריכים לחוות בענף הבנייה עד שנשכיל להבין את גודל השעה שאנחנו נמצאים בה, את העשייה, את גודל האחריות שיש לנו, על מנת לערוך שינויים ולהציל את חייהם של עובדים ושל אזרחים?

אני מקווה, אנחנו לוקחים צעד נוסף ומשמעותי לעבר המטרה הזאת, לאחר שהעברנו, העברתי בשבוע שעבר, בקריאה השנייה והשלישית, יחד עם חבריי חבר הכנסת אלי אלאלוף וחבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, את הצעת החוק לחיוב עוזר בטיחות באתרי הבנייה. אנחנו ממשיכים בעבודה, ומביאים היום לפתחה של מליאת הכנסת הצעה להקמת חברות כוח אדם ייעודיות למפעילי מנוף. כבוד היושב-ראש, הצעה זו באה לשים סוף להפקרות ולהזנחה ארוכת השנים בנושא. היא תבטיח בעתיד שמקרי פציעה ומוות הנגרמים מתפעול לא תקין של המנוף לא יקרו, או לפחות יקרו הרבה הרבה הרבה פחות. חברי הכנסת, הבעיה מתחילה בראש וראשונה בנורמות המונהגות בשטח: בהיקף תעסוקת המנופאים, שמתאפיינת בחילופים תכופים של זהות החברות המעסיקות אותם, בתנאי הכשירות והרישוי, שאינם מפוקחים בצורה מספקת, ובפגיעה בתנאי ההעסקה והזכויות שלהם זכאים מפעילי המנוף, וכן בתופעה נוראית של זיוף תעודות של מפעילים, ומדובר במאות מנופים שמופעלים על ידי אנשים שאין להם את האישור לכך. נוסף על כל זאת, ישנה תנודתיות בשעות ההעסקה ושינויים התכופים באתרי הבנייה שבהם מועסקים המנופאים שעות על גבי שעות. אז מה הפלא בעצם שמנופים קורסים? לפי המציאות בשטח היום, כל מה שנותר לנו, וזה מה שקורה היום, זה להסתמך על מזל ומקרי נס שלא קורים לנו עוד אסונות כאלה. גם הנתונים מחזקים זאת. כבוד היושב-ראש, נתוני שנת 2017 מראים שאירעו 14 נפילות של מנופים וכתוצאה מהם נפצעו שישה בני אדם, ובהם שלושה עובדים ושלושה עוברי אורח. בשנת 2018 אירעו עשר תאונות שבהן היו מעורבים מפעילי מנוף, והיו בהן שישה פצועים וחמישה הרוגים, ארבעה עובדי בניין ועוברת אורח,

זיכרונה לברכה.

הצעת החוק העולה להצבעה כאן היום צפויה, אני מקווה, לחולל מהפך ושינוי משמעותי בשטח, ובראש וראשונה למנוע את הישנותם של מקרים ואסונות כאלה כמו של נטע ושל ההרוגים האחרים שנפלו. על פי הצעת החוק, על מנת שקבלן יוכל לספק שירותי כוח אדם של מפעילי מנוף, הוא יהיה מחויב לקבל היתר מיוחד לכך משר העבודה והרווחה. אישור כזה יינתן אך ורק לתאגידים ששירותי מנוף הם עיסוקם היחיד.

השר יהיה רשאי לסרב למתן או לחידוש היתר בתנאים נוספים, בהתחשב בין היתר בצורך בקיום חובותיו של קבלן כוח אדם כלפי עובדיו, לרבות כמובן קיום הוראות הבטיחות. אותן חברות יעניקו למפעילי המנוף את תנאי הכשירות המלאים ואת מסמכי הרישוי הנדרשים לעיסוק בעבודות אלו, כמו גם את תנאי ההעסקה הנאותים וזכויותיהם כחוק. הצעת החוק תאפשר לחברות כוח האדם הייעודיות האלה לפקח על רמתם המקצועית של מפעילי המנוף, ובכך תהווה כלי חשוב מאוד גם במלחמה נגד תופעת הזיוף של רישיונות המנופאים שפוקדת את הענף הזה מזה זמן. התנאים האלה מייצרים מנגנון שיבטיח את העלאת איכותו ורמתו המקצועית של המנופאי, שיוביל להגברת רמת הבטיחות באתרי הבנייה ולמניעת תאונות ואסונות מיותרים בשטח שבהם מעורבים פועלים ועוברי אורח. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, אנחנו נדרשים לצאת למלחמה הזאת על הצלת חיי אדם, יצאנו אליה כבר. אנחנו במצב חירום, ואנחנו מחויבים לזרז את קצב העשייה שלנו. ההסכם שנחתם בין ההסתדרות לממשלה מאפשר לנו להגביר את קצב העבודה, במטרה לעצור את השיטפון הזה של התאונות לטובת הצלת חיי אדם. לצד זאת, אנחנו עדיין בתחילת הדרך. נדרשת עוד פעילות רבה שתביא לשינוי תרבותי עמוק בכלל הבטיחות בבנייה בארץ, ואנחנו מתכוונים להמשיך במאבק הזה עד שנגיע לתוצאות, לירידה משמעותית במספר הנפגעים והתאונות,

ואנחנו עדיין לא שם. אני אמשיך להילחם בנחישות יחד עם שותפיי בכל הכלים הפרלמנטריים שעומדים לרשותנו על מנת לשים קץ לתופעה הבלתי-נסבלת הזאת. בהזדמנות זו אני רוצה, כבוד שר העבודה והרווחה חיים כץ, להביע הערכה גדולה על העשייה הרבה שלך לקידום הנושא הזה של הבטיחות, לחבריי לצוות הפעולה, אלי אלאלוף וחאג' יחיא, וליושב-ראש ההסתדרות אבי ניסנקורן, על הצטרפותו למאבק החשוב הזה, שאני מקווה שיביא גם תוצאה.

אני רוצה להודות למשרדי הממשלה, משרד העבודה, האוצר, ולארגונים האזרחיים שפועלים לילות כימים להעלאת המודעות במטרה להציל חיי אדם, וכולי תקווה שאנחנו בדרך לשינוי. אני פונה מכאן למשרד העבודה והרווחה,

כבוד השר, ולחברי אלי אלאלוף, יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה: אנחנו חייבים לקדם את ההצעה הזאת במהירות האפשרית ולהעביר אותה בקריאה שנייה ושלישית עוד בכנס הנוכחי. אני יודע שהמשימה היא לא פשוטה, אך מטרתנו היא הצלת חיים, ולכן אנחנו חייבים להתגייס ולעשות ככל שיידרש מאיתנו כדי לקדם את ההצעה הזאת. אני בטוח שהצעת החוק הזאת, כשתיכנס לתוקף, תשמש כלי יעיל ומשמעותי בתחום הבטיחות באתרי הבנייה. אני קורא לכל חברי הכנסת: הצביעו בעד הצעת החוק הזאת. מבחן התוצאה שלנו נמדד ביום-יום, ואנחנו עדיין רחוקים מלעבור אותו בציון עובר. בעבודה קשה, בשיתוף פעולה, אנחנו חייבים ויכולים למנוע את התאונה הבאה.

תודה רבה לחבר הכנסת איל בן ראובן. משיב על ההצעה שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים חבר הכנסת חיים כץ. אדוני, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, קיבלנו, איל, אליך אני מדבר, תני לי לראות אותו, קיבלנו פה תיאור מפורט של הצעת החוק על ידי חבר הכנסת איל בן ראובן, שאני רוצה להגיד שהוא, ביחד עם אלי אלאלוף, עושים עבודת קודש. גם חאג' יחיא. גם חאג' יחיא, גם חאג' יחיא. עבודת קודש על מנת למנוע את הפיגועים, את הפגיעה בעובדים בנושא הבניין. יכול להיות שהם עושים עוד עבודת קודש, בנושאים נוספים, אבל בנושא הזה הם מחוקקים ומשתדלים ורוצים, ואני שמח שנעשית העבודה הזאת. לכן, אחרי שאתה פירטת את ההצעה, אז אני מודה לך על הצעת החוק, והמשרד יעבוד מולך ויקדם את הצעת החוק, כי הצעת החוק הזאת חשובה, ולכן אני קורא לחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק. תודה רבה.

אם כן, אנחנו נעבור כעת להצבעה על הצעת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון, הסדרת מתן שירותי כוח אדם של מפעילי עגורן ואתתים), התשע"ז 2017. מי בעד ומי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון,

מתן שירותי כוח אדם של מפעילי עגורן ואתתים),

חבר הכנסת דודי אמסלם הצביע בטעות בעד במקומו של חבר הכנסת מיקי זוהר והצבעתו נרשמה. חבר הכנסת ינון אזולאי הצביע בטעות במקומו של חבר הכנסת יואב בן צור,

רק בואו נקריא את התוצאות: 64 תומכים, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני בעד. וחברת הכנסת זועבי מבקשת לצרף את תמיכתה, לפרוטוקול. זה לא משנה את התוצאה. ההצעה התקבלה בקריאה טרומית. חבר הכנסת עמיר פרץ מצרף את תמיכתו, לפרוטוקול,

ההצעה התקבלה בקריאה טרומית ועוברת להמשך דיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. אנחנו עוברים,

לסעיף הבא שעל סדר-היום, שתי הצעות חוק מוצמדות: הצעת חוק שיווי זכויות האישה (תיקון, ייצוג הולם לנשים בוועדות ודירקטוריונים בשלטון המקומי), התשע"ח 2018, של חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן תנמק את הצעתה. לאחר מכן תנמק בשלוש דקות חברת הכנסת תמר זנדברג. אבל אני מודיע כבר עכשיו שתשובה והצבעה על שתי הצעות החוק יהיו במועד אחר. עד עשר דקות, גברתי, לרשותך. בבקשה. חברי הכנסת, אני אמורה לנמק הצעת חוק שיווי זכויות האישה (תיקון, ייצוג הולם לנשים בוועדות ודירקטוריונים בשלטון המקומי). ההצעה הזאת באה לאחר שבדקתי את מצב הייצוג של הנשים בדירקטוריונים של חברות ממשלתיות, והבנו, כפי שכולכם יודעים, יש חוק המחייב ייצוג הולם בכל הוועדות והדירקטוריונים שמחליטים עליהם ראש הממשלה, השרים ומי שמטעמם. ברשויות, חברים, הרעש נורא מפריע. בואו ננסה לכבד את חברת הכנסת תומא סלימאן ולתת לה לדבר. ברשויות המוניציפליות החוק הזה לא חל. מטרת הצעת החוק, התיקון הזה, היא שזה כן יחול על הרשויות המוניציפליות, וכל ועדה וכל דירקטוריון של חברה מוניציפלית, יהיה בהם ייצוג הולם לנשים. אפרופו, זה נשמע טוב. אם אפשר לעשות את זה ברמה ארצית, אז אפשר גם כן לעשות את זה ברמה מוניציפלית, במיוחד לאחר ההצלחות שהיו בייצוג הנשים בבחירות המוניציפליות האחרות. אבל אתם יודעים למה אנחנו לא נקבל תשובת ממשלה היום? כי משום מה, במקרה מאוד מוזר, הבנתי ביום ראשון לאחר ועדת השרים שהצעת החוק שלי, חברי וחברות הכנסת, הוסרה מסדר-יומה של ועדת השרים לחקיקה בלי שאני אבקש את זה, כמובן, כמו שרגילים אנחנו בכל דבר, שאי-אפשר להסביר אותו ואי-אפשר להבין אותו, כאשר אני לא ביקשתי הסרה, וזאת זכותי היחידה, ואין לאף אחד סמכות להסיר אותה מהדיונים של ועדת השרים. וכמובן, ועדת השרים לא דנה בזה. נאמר שזו טעות אנוש של אחד המתמחים הזוטרים במשרד המשפטים. אני היום לא אקבל תשובה, כי כנראה כבר קשה שיעמדו פה, לפי ההחלטה של הקואליציה, להתנגד לכל הצעת חוק שבאה מטעם האופוזיציה. ולבוא להתנגד להצעת חוק כזאת, שאין שום סיבה בעולם שיתנגדו לה, לא יוכלו להסביר את זה, אז מסירים אותה מסדר-היום, ולך תבין. אז אוקיי, אנחנו מנמקות את ההצעה שלנו היום, ואנחנו מתעקשות, אני מתעקשת, לקבל תשובה על זה בשבוע הבא ולהבין מה עמדת הקואליציה והממשלה בהצעת החוק הזאת. ואני פונה לשרת המשפטים מפה: אם יש לה איזושהי התנגדות להצעת החוק, שמאפשרת עוד שוויון נשים, עוד ייצוג הולם לנשים, אני מוכנה לשבת איתה ולשכנע אותה למה הצעת החוק הזאת טובה.

כנראה האווירה שנמצאת היום בכנסת, שמחלקת את הכנסת ואת העמדות כלפי נושאים שחשובים, הולכת לפי הפוליטיקה הכי נמוכה בעיניי, של חלוקה של אופוזיציה וקואליציה.

כאופוזיציה, מצידנו מתנהגים באחריות ותומכים בהצעות חוק שהן טובות לציבור, לכלל הציבור, אבל הממשלה,

לא מוצאת לנכון לתמוך באיזושהי הצעה שבאה מצד האופוזיציה, אפילו אם היא טובה. אתמול יצאו הנשים, עשרות, מאות אלפי נשים, ברחבי הארץ, עם גברים וילדים, ומחו על האלימות המתמשכת ומקרי הרצח של הנשים. לפני שבועיים הפילה הקואליציה את הצעתי והצעת חברותיי להקמת ועדת חקירה ללמוד מה קורה ולמה לא מצליחים להגן על הנשים נפגעות האלימות ושנמצאות בסיכון גבוה. והציבור כולו כעס ויצא להביע את הכעס שלו ויצא לדרוש את ביטחונו. לאלה שהמילה ביטחון מצלצלת טוב מאוד לאוזניים שלהם, ולמר נתניהו, ראש הממשלה, מר ביטחון, אנחנו אומרות, ואתמול נשמע טוב מאוד בכיכר רבין ובהרבה מקומות בכל הארץ, שביטחוננו מתחיל גם ברחובות ובבתים שלנו. ביטחוננו האישי, אף אחד לא ערב לו בממשלה. וכמובן, דממה מוחלטת מצד הקואליציה אתמול, לא ראינו, לא שמענו, חוץ מכמה סרטונים. לצערי הרב, שרות בממשלה שהפילו את הצעת החוק,

אתמול היה להם זמן ללכת לסטודיו ולצלם סרטונים נגד אלימות נגד נשים. כל הכבוד. היום התפנה ראש הממשלה לנהל את ועדת השרים שהוא לא ידע כנראה על קיומה. ואני צריכה להאמין עכשיו שהתקציבים אכן קיימים, ככה אומר ראש הממשלה. הוא אומר: התקציבים קיימים, ואפילו יותר ממה שציפה. עשרה ימים מאז שהזדעזע ראש הממשלה, הוא רק ציפה? הוא לא ביקש לדעת מה התקציבים? מילא השרים מורחים אותנו, מילא הממשלה מורחת אותנו באופוזיציה ולא אומרת לנו מה התקציבים, אבל ראש הממשלה לא יודע איזה תקציבים הוא נתן לטיפול באלימות אפילו אחרי שהוא הזדעזע במקלט הנשים? אני פונה לראש הממשלה ושואלת: כנראה אתה מתיימר, אדוני ראש הממשלה, להיות יושב-ראש האופוזיציה הבא. כי מה שאתה אומר היום, רק יושב-ראש אופוזיציה או מישהו מהאופוזיציה יכול להגיד: המערכות משותקות ואינן עושות. ראש הממשלה מעביר ביקורת על השרים שלו. כל הכבוד. אנחנו התרענו. אני שנתיים כותבת לך, ראש הממשלה, ואומרת לך: המערכות משותקות. אז יופי, עכשיו מודים בזה. אבל מה עושים, לזרז את חקיקת האזיקונים,

שנתקע שנה וחצי אחרי שהעברתי את ההצעה שלי ואת ההצעה של חברת הכנסת עליזה לביא בקריאה טרומית? ממילא התזכיר הממשלתי כבר הסתיימה התקופה שצריך לחכות ויהיה מונח. אז לא חידשתם. שום דבר לא חדש. תזרזו את החקיקה.

ממילא הייתה מזדרזת, אחרי שנה וחצי. אנחנו רוצות לדעת, ראש הממשלה מר ביבי נתניהו: יש 50 מיליון שקלים לתוכנית הלאומית למיגור תופעת האלימות או אין? תנקבו בסכומים, תגידו משהו. אני כיושבת-ראש הוועדה יכולה לא לדעת ולהגיד ולשער, אבל אני יודעת, אני יודעת שאתם נותנים כל שנה רק 9 מיליון שקל תוספתיים לתוכנית שאמורים לתת לה 50 מיליון. אז אם אתה לא מקבל את המידע מהשרים שלך, אני אעביר אותו אליך והעברתי אותו אליך. לא יכול להיות שתתנער מהאחריות ותסתכל על זה מהצד. נכנסת עכשיו לוועדה? תקבל החלטה: 50 מיליון שקל עוברים. ואתה יודע מה, אדוני ראש הממשלה, ולכלל הקואליציה אני אומרת: אם ראש הממשלה אומר שהמערכות לא עובדות ותקועות, אז אדרבה, יש סיבה מהותית לקיים ועדת חקירה, לבדוק למה המערכות תקועות ולבדוק למה המערכות לא עובדות. וכל מי שהצביע נגד, אני אומרת לכם, לכל מי שהצביע נגד: יש לכם הזדמנות חוזרת. עושים לכם הזדמנות חוזרת. אנחנו נעלה את זה שוב, ואז, על סמך ההצהרות של ראש הממשלה, תשתכנעו שיש צורך לקיים חקירה, ולו כדי להציל את החיים אפילו של אישה אחת. אתמול צעדנו, אתמול נחסמו כבישים, ואנחנו נמשיך להיאבק עד שכולם יבינו: "מערכות תקועות" זה חיי נשים, "מערכות לא עובדות" זה עוד רצח ועוד רצח ועוד רצח, ואנחנו לא נשתוק. תודה רבה לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. כאמור, הצעה מוצמדת של חברת הכנסת תמר זנדברג, שתנמק אותה עד שלוש דקות. כפי שאמרנו, תשובה והצבעה, בעזרת השם, במועד אחר. בבקשה, גברתי. תודה רבה. המחאה שראינו אתמול היא באמת מחאה היסטורית וחסרת תקדים במאבק הפמיניסטי הישראלי. אני לא זוכרת מתי בתולדות מדינת ישראל, בנושא של נשים, עשרות אלפי אנשים, בעיקר נשים, יצאו לרחוב כדי לתבוע צדק. נכון שהצעת החוק הזאת היא כביכול לא קשורה, היא עוסקת בייצוג נשים בדירקטוריונים ובחברות עירוניות, נושא שכביכול רלוונטי לנשים, כביכול, כאילו בלבד, אחרות לגמרי מאלה שנרצחות ונאבקות על החיים שלהן.

חברות וחברים, המאבק, המחאה אתמול היא לא רק על החוליה האחרונה והאלימה ביותר בשרשרת, שזה רצח ואלימות. היא מאבק כללי על מעמדן ומצבן וזכויותיהן של נשים בחברה הישראלית. כי כאשר נשים מועלמות מהמרחב הציבורי, וכאשר נשים נמצאות תחת דיכוי וטרור ואלימות כלכלית ונפשית וחברתית, וזה לא טעות, וזה לא מקרה פרטי, וזה תוצאה של מדיניות חברתית, אז כל הזכויות לכל אורך ולכל רוחב הפירמידה נפגעות. וייצוג זה אחת הזכויות. ולכן אני הייתי מצפה,

המחאה הזאת פרצה, תראו מה קרה כאן בשבועות האחרונים: במשך שנים נשים נרצחות וועדות מתכנסות ודוחות נערמים, ושום דבר לא קורה.

עשרות אלפי נשים יוצאות לרחוב,

היום בבוקר, ועדת שרים בראשות ראש הממשלה מתכנסת. יפה מאוד. תודה רבה. אנחנו רוצים לראות תוצאות מהדבר הזה, את אותם 250 מיליון שקלים שהיו צריכים כבר לעבור, לראות עכשיו. זה יהיה המבחן של הממשלה מעתה והלאה. לפני שבועיים הצבעתם נגד ועדת חקירה פרלמנטרית?

השבוע נעלמתם מהצעת אי-אמון על הנושא הזה? צפצפתם על הציבור? ואללה, יופי. הצטלמתם אתמול עם סרטונים ושלטים? כל הכבוד. מחיאות כפיים. אבל הציבור שיצא לרחוב, כל אותן,

אתה צייצת נגד המחאה. אותך ראינו. אתה יכול להוציא את עצמך מהכלל, זה בסדר. אבל היו כאן חברים שלך בקואליציה שהצטלמו עם שלטים: איפה הכסף? רק שיהיה ברור שאני לא מגיב, כי בתפקידי כאן אני לא מגיב.

אבל בטוויטר אתה הגבת, אז הדברים פומביים וציבוריים וראינו אותם.

אבל כל אלה, החברים שלך, שרים, אדוני יושב-ראש הקואליציה, הצטלמת עם שלט. אני חושבת שבאופן אישי יש לך אחריות לדאוג שמה שהיה כתוב על השלט הזה יקרה, ואני אומרת את זה לא בציניות. הצבעתם נגד כל הדברים בשבועיים האחרונים?

במקום שבעלי תשובה עומדים, התשובה מתקבלת, בתנאי שאותם 250 מיליון שקלים, תוכנית לאומית להצלת חיים,

ובשבוע כזה אני כן רוצה,

במשפט הסיכום לחזור להצעת החוק הזאת. בשבוע כזה הייתי מצפה שכל הצעת חוק בנושא נשים שתגיע לכאן, למליאה, תיבחן ברצינות ולא תטואטא ותורד מסדר-היום של ועדת שרים ותוחזר. שתיבחן ברצינות. זה השבוע של מחאת הנשים. הזעקה הזאת צריכה להישמע כאן, בבניין, אז בואו נתחיל מהצעת חוק פשוטה: ייצוג הולם לנשים,

בוועדות ציבוריות ברשויות המקומיות. כדי לאפשר לבחון ברצינות את ההצעה הזאת אנחנו לא נצביע עליה היום. אני מצטרפת לבקשתה של חברתי, ואני מצפה שההצעות האלה יתחילו לעבור כאן בבניין, כדי להוכיח רצינות בנושא המאבק לשוויון זכויות הנשים.

תודה רבה לחברת הכנסת תמר זנדברג. אנחנו כאמור מצביעים במועד אחר.

לסעיף הבא שעל סדר-היום, הצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון, ביטול חובות בעד אגרת טלוויזיה), התשע"ט 2018, של חבר הכנסת עיסאווי פריג' וקבוצת חברי הכנסת. גם בסעיף הזה חבר הכנסת פריג' ינמק את הצעתו, אולם תשובה והצבעה יהיו, בעזרת השם, במועד אחר. עד עשר דקות, אדוני, לרשותך.

אדוני היושב-ראש, שרים, חברי הכנסת, נכבדיי, אתמול, כמו שאר חבריי, השתתפתי בעצרת המחאה בכיכר רבין בתל אביב, ולקחתי חלק במצב חירום שהיה אמור להיות הרבה הרבה לפני כן. אבל אני מעלה שאלה לפני שאני נכנס להצעת החוק. אני לא הופתעתי מהציוץ שלך, אדוני היושב-ראש, אבל למה מחאה כזאת, שאמורה להתייחס לתופעה חמורה וזוועתית בחברה, צריכה לקבל תדמית של "אלו השמאלנים"? את זה תשאל את מי שהוביל אותה, עיסאווי. תשאלו,

בוא תשאל את מי שהוביל אותה למה הוא הפך אותה לפוליטית. שאלתי. הייתי בכיכר, ותוך כדי שיח עם עובר אורח, שזיהה אותי, ואז עלה ויכוח, ואמר משפט מעניין, והמשפט הזה כנראה מייצג הרבה הרבה מהמאבק ומערכת היחסים בתוך המדינה. אתה יודע מה, כבוד היושב-ראש, האזרח, עובר האורח באבן גבירול,

אמר: כל עוד יש כיתוב בערבית על הבמה, זה אמור להיות שמאל. מה יש לנו לעשות שם? הכיתוב בערבית הפך להיות הכותרת והמניע לאזרחי מדינת ישראל שהם מהצד שלך, אדוני היושב-ראש, ומהצד של הממשלה הזאת. הכיתוב בערבית על הבמה הפך להיות המניע והתנאי להשתתפות בהפגנה. ב-2018 הגענו למצב כזה בתוך המדינה. אני בז, בז לכל מי שמתייחס לזה בצורה כזאת. מאבק הנשים הוא חוצה גבולות, חוצה מחנות, וכך הוא אמור להיות, אבל אצלכם הכול פוליטיקה, אצלכם הכול חשבון מה טוב לי ומה רע לי, לא חשבון חברה של מתוקנת וחברה בריאה. אני מגיש כאן הצעת חוק, חברים, לביטול האגרות הישנות של אגרת הטלוויזיה, ואני רוצה לשתף אתכם בקצת היסטוריה, שתיכנסו לתמונה. מאז שאני חבר כנסת התקיימו, הביטול הוא גם לגברים או רק לנשים? כן, זה, אתה רואה?

מעלה אותו ח"כ ערבי, אז אתה צריך להיות נגד.

אני לא נגד, אני בעד. מה לעשות, יש כיתוב בערבית. רק שאלתי, כי אם זה גם לגברים, אז למה אתה מביא את זה היום?

לפי דעתי, זה נשים לפני גברים, כי הביטול בסופו של דבר חוזר לאישה ולא לגבר. מאז שאני חבר כנסת בוועדת הכלכלה התנהל דיון על ביטול רשות השידור. הבאנו לעולם את מה שנקרא "תאגיד השידור הציבורי", עם ניסיון השתלטות של החבר'ה מסביב לממשלה, השרים. ואכן, רשות השידור נסגרה. במהלך הדיונים התקיימו דיונים על חובות האגרה, ואחד הדיונים דיבר על דוח ביקורת על רשות השידור, איך היא גובה את אגרות הטלוויזיה. הדוח שם, שהוא כתוב ונכתב אחרי מאמצים, מצביע על כשל ועל נקודות פליליות בכל תהליך גביית האגרה ובכל החיוב של האגרה, אבל משום מה, במקום לפתוח בחקירה פלילית על איך הטלנו אגרה ואיך חייבנו, הכול נמרח, הכול נמרח, ושמו את זה הצידה והמשיכו. למה? צריך לשאול את מבקר המדינה למה. חבורה של עורכי דין ניהלה את גביית האגרה בשנים 2006 2013 בצורה של מאפיה, ואני אומר מאפיה כי מי שקורא את דוח הביקורת על רשות השידור יודע איך הוטלו חיובים: ללא ביסוס עובדתי, ללא ביקור בבית הלקוח, ללא שום פעולה. פשוט לקחו מספרי תעודות זהות, ישבו בבית קפה התחילו למלא חיובים, חיובים, חיובים. והחיובים הצטברו למאות מיליוני שקלים, הצטברו למאות מיליוני שקלים שהוטלו על האזרח הפשוט שלא כדין. הוטלו על האזרח הפשוט שלא כדין. רשות השידור בוטלה, קם התאגיד, והתחיל מבצע לגביית חובות. לאחרונה רשות האכיפה יצאה בקמפיין של 400,000 שקל: בואו תשלמו את האגרה, והיא שולחת הודעות סמ"ס לכל מיני חייבים: תבואו לשלם את האגרה. האם יש עם מי לדבר? אין. האם ניתן לפרט את החוב שנשלח לאזרח?

על איזה שנים זה ניתן?

האם נעשתה בדיקה שהאגרה הוטלה על פי דין?

הכול לא. יש חוב, ועליך כאזרח פשוט לשלם את החוב הזה. ביטלנו את רשות השידור, ביטלתם אותה. חובות שלא כדין נשארים. אני שואל אתכם, חברים: אנחנו הריבון, אנחנו הכנסת, אנחנו המחוקק. כשרוצים לחוקק חוק נעמדים על הרגליים האחוריות ברגע שזה משרת את המדיניות שלכם. אני אתן דוגמה: חוק ההסדרה. חוקקתם חוק הסדרה, חוק לתת רישיון לגנוב קרקעות, אישרתם אותו. אבל חוק שמדבר על לבטל חובות שהוטלו שלא כדין על האזרח הפשוט,

אתם לא מעיזים. לא מעיזים. ואני אגיד לכם למה צר לי מאוד, כי יותר מ-90% מהחייבים הם מהחברה הערבית. יותר מ-90% מהחוב הקיים, חוב ישן,

וזה לא מזיז לכם. זה לא בסדר העדיפויות שלנו, לא בסדר העדיפויות שלנו, לא מפריע לנו. כי השיטה בחברה הערבית הייתה לקחת תעודות זהות של אנשים ולהטיל חיוב ולחזור חמש שנים אחורה. וזה רץ. זה רץ. ערבים מוחלשים, אין להם say ואין להם מי שידבר בשמם בכנסת. עכשיו נפל בחלקנו ששר התקשורת הוא מתוך המיעוט. חברי חבר הכנסת השר איוב קרא, גם מהעדה הדרוזית אלפים, אלפים בתוך הבוץ, שלא בצדק ולא כדין. זאת ההזדמנות שלך, אדוני השר. זאת ההזדמנות שלך לעשות צדק גם לאנשיך, גם לחברה שלך וגם לעדה שלך. זאת ההזדמנות שלך. החובות האלה הוטלו שלא כדין, ויש מקום לבטל אותם.

חברים, מאחר שאני רוצה הישג, משהו לאזרח, קיבלתי את הצעת השר שלא להצביע על הצעת החוק, לדחות אותה בשבוע-שבועיים, כי השתכנעתי שבכוונת השר,

בכוונתו לתקן את העוול הזה. זה עוול שצועק לשמיים. אומנם, אדוני היושב-ראש, מדובר באוכלוסייה הערבית, אבל עוול זה עוול. החוב הזה לא תקין, הוא מעוות, והגיע הזמן לתקן את העיוות הזה, וזה בידיים שלנו לאזור אומץ ולבטל, לתקן עוול שנגרם שנים על גבי שנים. אני מאוד מקווה שבסוף, כבוד השר, תעמוד בהבטחה שלך ובתוך שבועיים נגיע להסדר, כי אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שהמצב הזה יימשך. תודה, אדוני. תודה רבה לחבר הכנסת עיסאווי פריג'. כאמור, תשובה והצבעה, אם ירצה השם, במועד אחר.

לסעיף הבא שעל סדר-היום, הצעת חוק אדמות נסיגת ים המלח, התשע"ז 2017. אנחנו רק בתשובה והצבעה, מאחר שההצעה כבר נומקה בעבר, ב-22 בנובמבר 2017 למניינם, לפני שנה, ולכן משיב על ההצעה שר התיירות והשר המקשר חבר הכנסת יריב לוין. לאחר תשובתו אנחנו נצביע. אני מקווה, אדוני השר לוין, שאנחנו נצביע בעד. תודה, אדוני היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת, אני קודם כול אולי אסביר את הסוגיה, ואחר כך אסביר היכן אנחנו נמצאים איתה. אני אקדים בפתח הדברים ואומר שאני מודה, ומעריך את הסבלנות הרבה שהייתה לחבר הכנסת חיים ילין בעניין הזה, ואני מצר על כך שהסבלנות נגמרה דווקא כשהעניין נפתר. אני אסביר את הנושא, ואני מניח, חבר הכנסת ילין, אני באמת בטוח שאם זה היה תלוי רק בך, יכול להיות שלא הייתי צריך לעמוד על הדוכן כאן עכשיו ולהתייחס לעניין הזה. אני אסביר.

חברים, בואו נשמור קצת יותר על השקט. רבותיי, הסוגיה של אדמות ים המלח היא אות

ליצירתיות של משפטני ישראל. הינה לכם אירוע: היה ים, והים הזה, מטבע הדברים, יש בו מים, ומתחת למים יש בסוף גם קרקעית. ועם השנים, ששש. במרפסת של הקואליציה, נו. ביטן. כן, אדוני. ועם השנים נסוג הים מחלק מהאדמות האלה, ומה שהיה, אדוני, אני לא יכול ככה. אבל אתה יודע שפה זה בעייתי. חברי הכנסת, זה מפריע. חבר הכנסת מיקי זוהר. עם השנים נסוג הים מנקודות מסוימות, וכאשר נסוג הים, מה שהיה פעם קרקעית הים המכוסה במים, אדוני היושב-ראש, הפך לקרקע, אדמה רגילה שנמצאת גלויה. באזור הזה של צפון ים המלח היו אמורים לקום מיזמי תיירות, ובראש בראשונה לפחות בית מלון אחד, ובתכנון המקורי הם היו על המים, אבל, אדוני, אני מסביר בעיקר לך, למען האמת. בתכנון המקורי היו אמורים להיבנות מיזמי תיירות, בעיקר בית מלון, צמוד למים, אלא שהים נסוג והתרחק, ואין שום טעם ואין שום היגיון להקים את מיזמי התיירות האלה כאשר הם מרוחקים, חברים, זה נורא מחמיא שהכנסת מלאה, אבל קשה לשמוע את השר על הדוכן כשכולנו מדברים בקול רם. ששש. כאשר הם מרוחקים מרחק גדול מהמים. אם כן, אדוני היושב-ראש, מה הפתרון לעניין הזה? הפתרון הוא הרי מאוד מאוד פשוט: מקצים לטובת המיזמים האלה, במקום או בנוסף לקרקע שהוקצתה קודם, גם את הקרקע שהתגלתה, על מנת שאפשר יהיה לבנות את הדברים צמוד למים.

באו חכמי המשפט של מדינת ישראל ואמרו שצריך לבצע הכרזה על אדמות הים הנסוג כאדמות מדינה. משמע, היה חשש שכאשר האדמות האלה היו מתחת למים, ועוד של ים המלח, היו כאלה שעיבדו את האדמות האלה, ויש להם זכויות עליהן, ואם אנחנו לא נכריז עליהן כאדמות מדינה, אנחנו נפגע בזכויות הקניין של אותם אנשים. טוב, זו לא בדיחה, זו האמת. זה מה שקרה. ואז התחיל תהליך שלם שצריך לבצע הכרזה, וההכרזה בוצעה. ותאמינו או לא, נמצאו מתנגדים, שהגישו התנגדויות, והשקרנים האלה סיפרו איך הם עיבדו ויש להם זכויות באדמות האלה שהיו מתחת לים המלח. ים המוות. כן. היה צריך להכריע בהתנגדויות, וההכרעה בהתנגדויות, אדוני היושב-ראש, בוששה לבוא, ואז, ללא כל ספק היה דיון מאוד מורכב. ואז פעל חבר הכנסת חיים ילין, ובצדק, מבחינתו, ובא ואמר, בא חבר הכנסת חיים ילין, בצדק, מבחינתנו, בא ואמר: רבותיי, אם הם לא יודעים להכריע, אנחנו נעביר חוק ונדאג שתהיה הכרעה, ואני חושב שבצדק הוא בא עם העניין הזה. היה בינינו דין ודברים ארוך מאוד, ואמרתי לו שאני חושב שיש לנו בהחלט סיכוי שהתהליך הזה ייגמר, ואני בעד לנסות למצות אותו לפני שנלך לחקיקה, מכל מיני סיבות שפירטתי לפניו ואני לא בטוח שנכון לפרט אותן כאן. בכל אופן, אדוני היושב-ראש, הסבלנות שגילה חבר הכנסת ילין השתלמה, ובשעה טובה, לפני כמה ימים, חבר הכנסת חיים ילין, הגענו לשיא. תקשיב. נדונו העררים, הוכרע בהם, והם כמובן נדחו כולם, ועכשיו מה שנשאר לנו זה רק להשלים את האקט האחרון של ההכרזה, אני מאוד מקווה שעם המהלך הקרוב של התב"עות, שאמור להיות מאושר, אני מקווה עוד החודש הזה. ולכן אמרתי שלצערי נגמרה הסבלנות בעיתוי הלא-נכון. אין ספק, אדוני היושב-ראש, שאם נעביר את החוק הזה נזיק מאוד לסיכוי שהמהלך הזה ייגמר. היה טוב יותר לו לא הייתי נאלץ גם לנאום את הנאום הזה ולומר את הדברים שאמרתי. זה לא מועיל לשום דבר. צריך פשוט לתת לתהליך הזה להסתיים, ולאפשר את השלמת ההכרזה, ובזה לסיים את העניין. אני יכול גם לומר, אדוני היושב-ראש, שאנחנו במשרד התיירות כבר עכשיו משקיעים הרבה מאוד ואישרנו תוכניות מאוד משמעותיות באזור הזה, כדי להפוך אותו לשער הכניסה לים המלח, לחבר אותו לאתר הטבילה שנמצא בסמוך ולייצר שם מרכז של תיירות, של נופש. ואין לי ספק שתהיה לו, יש לו היתכנות כלכלית גדולה, ואין לי ספק שתהיה לו הצלחה מרחיקת לכת. כל המיזם הזה תלוי בכך שאנחנו נוכל להשלים את התהליך של ההכרזה. ולכן, אדוני היושב-ראש, אני מצר על כך שהצעת החוק הובאה. אני חושב שהיה טוב לו הייתה נשארת בקנה.

הצעתי לו כל הזמן. אני חושב שחבר הכנסת ילין עצמו היה מסכים, אם זה היה תלוי רק בו, אני אנסח את זה ככה. אני חושב שהיה הרבה יותר חשוב שהצעת החוק הזאת, שהיא חשובה והיא עזרה לנו לדחוף את התהליך, הייתה נשארת בקנה עד שאנחנו נראה אם באמת נגמרה ההכרזה או לא. במובן הזה חבל מאוד שהיא מובאת עכשיו. אין ספק שהוועדה תעצור את התהליך שם אם היא תעבור פה, ואת זה בטח לא כדאי לעשות. זו תהיה שגיאה גדולה מאוד. ולכן, אם חבר הכנסת ילין יעמוד על כך שתהיה הצבעה, אז לא תהיה ברירה אלא להתנגד, לטובת העניין. תודה רבה. תודה רבה לשר יריב לוין. חבר הכנסת חיים ילין מבקש לנסות לשכנע אותנו במשך עד שלוש דקות לתמוך בכל זאת בהצעת החוק, למרות הסברו הארוך, המנומק וההגיוני של השר לוין. עד שלוש דקות, אדוני, לרשותך. בבקשה. כבוד היושב-ראש, כבוד ראש הממשלה, כנסת נכבדה,

מאוד קשה ככה לנהל דיון. בבקשה, אדוני, שלוש דקות. החוק הזה הונח וקיבל "פ" לפני כשנה וחצי.

אני בן אדם סבלני, כי יש דברים שהם מעבר לפוליטיקה. זו המהות של מדינת ישראל והציונות וההתיישבות, ואני לא מכיר שפה אחרת,

ולכן, כשאתה בא ואתה אומר לי שסבלנותי פקעה,

כי אני, מה אני בא ואני אומר? הרי התשובה שלך באה ואומרת שוועדת ערר, שב-28 בנובמבר בעצם דחתה את כל העתירות, נתנה אור ירוק לממשלת ישראל לקבל את ההחלטה. הרי אנחנו יודעים כולנו שחצי מהחוקים פה, אם הייתה ממשלה שמקבלת החלטות, לא היו צריכים את החוקים. גם את החוק הזה לא צריך, אבל מה לעשות? עכשיו תגיד לי אתה, אם אתה היית במקומי, מחכה בסבלנות, מבין שצריכה להיות החלטת ממשלה, אז בוא נעשה דיל: בוא תעביר את זה בטרומית. אני מבטיח לך, כבוד השר, הרי לא יכול להיות שרק לך יש היגיון ולי אין היגיון. לא יכול להיות שרק לך יש סבלנות ולי אין סבלנות. לא יכול להיות שאתה אומר שהחוק הזה הוא לגיטימי, אבל צריך החלטת ממשלה, ואתה פוסל את כל מה שאני אומר. אני לא פסלתי את הדברים שלך. אני רק אומר דבר אחד: אם אתה אומר שהחקיקה הזאת לאורך שנה שלמה כל יום ראשון הייתה בוועדת שרים, ואני לא העליתי אותה, כי אמרתי, אני לא בא לנגח פוליטית אף אחד, כי זו מדינת ישראל, אז מן הראוי שתעביר את זה בטרומית, ואם יש החלטת ממשלה כדין, אני מודיע לך חגיגית, אני מסיר את החוק לחלוטין. אבל אתה, מה אתה אומר? לא, אתם הולכים להצביע עכשיו נגד חוק ציוני והתיישבותי. הרי זה לא מאיים על אף אחד. אני לא צריך את הקרדיט הזה. אני חושב שמדינת ישראל צריכה את הקרדיט הזה, שבעצם אפשר לשתף פעולה עם השלטון המקומי, עם כל ראשי המועצות של איו"ש, עם מגילות, ראש המועצה האזורית מגילות, שרוצה לטפח, ואתה יודע יפה מאוד שבמיזמים התיירותיים האלה יהיה יותר דו-קיום מאשר בכל מקום אחר במדינת ישראל, כי מי יעבוד במלונות? וזה מה שאנחנו רוצים. אז אתה, מה אתה אומר? הוא אופוזיציה, לא. אז אני אומר לך: אני לא אופוזיציה, אני מדינת ישראל. אז בואו ותעבירו את זה, כבוד היושב-ראש, בטרומית. אם תהיה החלטת ממשלה, כמו שאתה אומר, בדצמבר, אני נותן לך את המילה שלי, ואתה יודע שכאשר אני מבטיח, אני מקיים, החוק הזה מתבטל באופן אוטומטי. בתור אופוזיציה, כאשר הממשלה מגישה הצעת חוק טובה ואומרים לך, מהקואליציה,

אתה תומך? אתה לא תומך. אני אומר לך, הוא שאל שאלה, תן לי לענות. משפט סיכום, חבר הכנסת ילין.

לסיעה שלך, אל תתמוך, יריב לא אמר לאורך כל הדרך שהחוק הזה הוא לא טוב. הוא לא אמר. הוא אמר שהחוק מצוין, והוא עזר להעביר את ההחלטה.

תעבירו את זה בטרומית, את החוק הציוני, ההתיישבותי. לא יכול להיות שעכשיו הקואליציה תהיה נגד התיישבות באיו"ש. תגידו, אתם הימין, אתם הולכים להצביע נגד, תודה רבה. אנחנו עוברים להצבעה. כדאי לך לתפוס את מקומך כדי שתספיק להצביע.

אני מבטיח שאם יש החלטות ממשלה, אני עוצר את החקיקה. אנחנו עוברים

בקריאה טרומית. מי בעד?

נגד? ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק הצעת חוק אדמות נסיגת ים המלח, התשע"ז 2017, לא נתקבלה. אנשי המחשוב, מסך ההצבעה של השר אריאל אינו עובד, אז אני כמובן אצרף את הצבעתך. מה הצבעת, אדוני? נגד. אז בצירוף קולו של השר אריאל, 65 מתנגדים ו-41 תומכים. הצעת החוק לא התקבלה. אנחנו עוברים כעת, בעזרת השם, לסעיף הבא שעל סדר-היום: הודעת יושב-ראש ועדת הכנסת. חבריי, מייד לאחר הודעתו של יושב-ראש הוועדה אנחנו נצביע עליה. על כן, מי שזה חשוב לו, יישאר במקומו.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מתכבד להודיע על חילופי אישים בוועדה המשותפת של ועדת הכנסת וועדת המדע והטכנולוגיה לדיון בהצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון, חובת סינון אתרים פוגעניים),

בוועדת המדע והטכנולוגיה, במקום חבר הכנסת אורי מקלב יכהן חבר הכנסת דוד ביטן, במקום חבר הכנסת יואב קיש תכהן חברת הכנסת יפעת שאשא-ביטון. אני מתכבד להודיע על חילופי אישים מטעם סיעת המחנה הציוני: בוועדת העלייה והקליטה, במקום חבר הכנסת רוברט טיבייב יכהן חבר הכנסת יואל חסון. המלצת ועדת הכנסת לבחירת סגנית ליושב-ראש הכנסת: חברת הכנסת נאוה בוקר כיהנה בתפקיד סגנית יושב-ראש הכנסת, וכהונתה הסתיימה ביום כ"ג בחשוון התשע"ט, 1 בנובמבר 2018. בהתאם לסעיף 2 לתקנון הכנסת ממליצה ועדת הכנסת למנות את חברת הכנסת נאוה בוקר לסגנית יושב-ראש הכנסת עד ליום ג' בחשוון התש"פ, 1 בנובמבר 2019. אבקש את אישורה של הכנסת להמלצה זו.

שתי הודעותיו הראשונות של יושב-ראש ועדת הכנסת אינן טעונות הצבעה. אנחנו נצביע כעת על הודעתו השלישית, בדבר המלצת הוועדה על מינויה של חברת הכנסת נאוה בוקר לסגנית יושב-ראש הכנסת. מי בעד? ומי נגד? הצעת ועדת הכנסת לבחור את חברת הכנסת נאוה בוקר לסגנית יושב-ראש הכנסת נתקבלה. 60 תומכים, 54 מתנגדים. המלצתה של ועדת הכנסת אושרה על ידי מליאת הכנסת. ברכות, חברת הכנסת נאוה בוקר. חברת הכנסת בוקר, ברכות, גברתי, לרגל מינויך המחודש. שנזכה לעשות מלאכתנו נאמנה.

לסעיף הבא שעל סדר-היום: הצעת חוק לימוד חובה (תיקון, חובת לימודי ליבה), התשע"ח 2018, של חבר הכנסת יאיר לפיד וקבוצת חברי הכנסת. עד עשר דקות, אדוני, לרשותך. בבקשה. רבותיי חברי הכנסת, הבה ונשמורה על השקט. אדוני היושב-ראש, אתה אמרת: בעזרת השם נעלה את הצעת החוק. אכן, בעזרת השם. הצעת החוק הזאת אומרת שעשרות ומאות אלפי ילדים בחינוך החרדי יוכלו ללמוד מתמטיקה ואנגלית ולקבל ארגז כלים כדי לפרנס את עצמם ואת ילדיהם, כי אם הם לא יקבלו ארגז כלים כדי לפרנס את עצמם ואת ילדיהם, יש לי רק שאלה אחת לבית הזה: מי יפרנס אותם? מי יפרנס אותם אם הם לא יכולים לפרנס את עצמם?

מי יפרנס אותם? זה לא דיון על הזהות היהודית של מדינת ישראל. אני בעד זהות יהודית למדינת ישראל. אני בעד מסורת. אבל האם יש דבר יהודי יותר מלימוד? הגאון מווילנה היה גאון במתמטיקה. מה פתאום מתמטיקה זה עכשיו בעיה ליהודים? שלמה המלך דיבר 70 שפה ולשון. מה פתאום יש בעיה ללמוד אנגלית? רמב"ם היה רופא. ממתי יש בעיה עם השכלה ליהודים? אנחנו הקמנו את החינוך הממלכתי-חרדי, ואתם חונקים אותו עכשיו. רשימות המתנה של אלפי ילדים שרוצים ללמוד, רוצים ארגז כלים, רוצים לעשות בגרות, רוצים לפרנס את עצמם, אבל יש לכם פתרון יותר נוח: שאנחנו נפרנס אותם, שהילדים שלנו יפרנסו אותם, שהאנשים האלה שעושים צבא ומשלמים מיסים הם שיפרנסו אותם. זו ממשלה שמקדשת את הבערות, שמונעת השכלה מצעירים, שחוסמת אפשרויות במקום ליצור אותן. ביטלתם בשנתיים האחרונות תוכניות של הכשרה לעבודה לחרדים, והעברתם את הכסף והתקציבים לתלמידי ישיבה, המדינה היחידה בעולם שמשלמת לאנשים כסף כדי שהם לא יעבדו. בכל מדינה בעולם מכניסים כסף לעידוד לעבודה, אצלנו מכניסים כסף לעודד אנשים לא לעבוד. ממה אתם פוחדים כל כך? מה מפחיד כל כך את אחיי החרדים? לא מדובר על לימודי שפינוזה, חלילה. לא מבקשים מכם ללמוד את הברית החדשה או את הקוראן. מתמטיקה ואנגלית, חשבון ושפה, הבסיס של כל השכלה בעידן המודרני. ואני יודע ממה אנחנו פוחדים. אנחנו פוחדים שהילדים שלנו פשוט יקרסו, כי הם לא יוכלו לפרנס כל כך הרבה אנשים. הציבור החרדי גדל, והילדים שלנו פשוט לא יוכלו לפרנס כל כך הרבה בני אדם שלא מקבלים כלים לפרנס את עצמם. כל זה קורה מפני שזו ממשלה קצרת ראות, שכניעתה אומנותה, שאין לה עצם אחת בגוף של אחריות לאומית, שעוסקת כל היום רק בפוליטיקה, ושמגלגלת אסון על הילדים שלנו רק כדי שהיא תוכל להישאר על הכיסא. אז לכם יהיה כיסא, ולעשרות ומאות אלפי ילדים לא תהיה פרנסה, ולעשרות ומאות אלפי ילדים יהיו קשיים כלכליים, כי הם יצטרכו לפרנס את אלה שלא תהיה להם פרנסה. אבל אתם תשמרו על הקואליציה עוד חודש, כי זה הטווח המקסימלי שהחבורה שיושבת פה יודעת לחשוב בו: החודש הקרוב על הכיסא. אני קורא לכנסת לאשר את הצעת החוק ולאפשר לעשרות ומאות אלפי ילדים במדינת ישראל לחיות, לפרנס את עצמם,

תודה רבה לחבר הכנסת יאיר לפיד. אנחנו לא מוחאים כפיים בכנסת ישראל, למעט בנסיבות חריגות מאוד. משיב על ההצעה סגן שר החינוך הרב מאיר פרוש. אדוני, בבקשה. עד עשר דקות, אדוני, לרשותך, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, והמציע,

יאיר לפיד, אני לא האמנתי כאשר שמעתי את המילים הראשונות של הנאום שלך כאן מעל הדוכן. למה לא האמנתי? כי אתה טוען לכתר. אתה חושב שאתה הולך להיות ראש ממשלה. ככה לפחות אתה מספר לציבור, שאתה ראוי לכך. אתה פעם שנייה נכשלת היום בהפרזה של מספרים, שזה לא מתאים לך, בפרט שכאשר עשית את זה בפעם הקודמת התנצלת על מה שאמרת. התחלת היום כשאתה אומר עשרות ומאות אלפי ילדים. איך מתאים לך לדבר על עשרות ומאות אלפי ילדים שלא לומדים את מה שאתה מבקש שילמדו, כאשר סך הכול ילדי מוסדות הפטור במדינת ישראל, אתה יודע כמה הם? גם לא 100,000, גם לא 50,000. אתה טוען לכתר ומפריח סיסמאות במספרים ומספר לכל הציבור ומוחאים לך כפיים.

על דברים שאתה התנצלת ואמרת בשעתו, על מיליון ילדים דיברת. התנצלת על כך, כי אתה יודע שזה לא נכון. איך אתה בא ואומר מאות אלפי ילדים לא לומדים 55%? זה לא נכון. עשרות, מאות, אלפי.

אתה לא יודע כדי לספר לציבור שיש במגזר החרדי כאלה שלומדים 75% או 60%, ואלה שמוגדרים פטור, שמבקשים מהם, או אתה ביקשת מהם, שילמדו 55% בסך הכול מדובר על 45,000. איך אתה אומר פה, פותח נאום, מבקש לשכנע, מבקש לומר לציבור: תעשו משהו, כי עוד מעט נתייחס למה שאתה אמרת,

אל תעזור לו, חבר הכנסת כהן. אל תעזור לו, כל שנה. חבר הכנסת יאיר לפיד יודע, חבר הכנסת לפיד, כל שנה. כל שנה. חבר הכנסת לפיד, אדוני יוכל להשיב. חבר הכנסת לפיד, אדני יוכל להשיב אחר כך. אתה לא יכול לחזור פעמיים על טעויות כאלו גסות, לומר "עשרות ומאות אלפי ילדים" כאשר זה לא נכון. זה מצטבר. זה לא מצטבר. יש נתונים. אפשר לבדוק אותם. אין במוסדות פה יותר מאשר 45,000. איך הוא צועק מאות אלפי ילדים? איך? פעם שנייה הוא נכשל פה. והוא אומר שהוא רוצה להיות ראש ממשלה. תארו לעצמכם, הוא יהיה ראש ממשלה והוא מתבלבל במספרים. אף אחד לא מבקש שאתה בתפקידך,

שתהיה פעם, תדאג לפרנס את הילדים שלנו. אף אחד לא מבקש ממך את זה. גם לא יעבור בשום מקום. אנחנו לא חושבים לרגע שבאיזשהו מקום או סיטואציה אתה תפרנס את הילדים שלנו. אנחנו יודעים שזה לא יקרה. זה קורה עכשיו. גם מה שהיה לציבור שלנו בקדנציה הקצרצרה שלך, איך היה אומר חבר הכנסת הרצוג? היה לך משמרת קצרצרה, 18 חודש. באותם 18 חודש לקחת את תקציב הישיבות, שהיה בשעתו 940 מיליון שקל, והפחתת אותו במחצית. אתה דואג לפרנס אותנו? אכפת לך מה קורה עם הציבור שלנו? יש ציבור שמאמין,

הפקרתם את הילדים שלכם.

ציבור,

חברת הכנסת תמנו,

חברת הכנסת תמנו-שטה, יושב-ראש מפלגתך יעלה להגיב בצורה מסודרת לאחר מכן.

שמאמין, ומאמין ב"והגית בו יומם ולילה". הוא יושב ולומד, וזה עשרות שנים, ואני לא רוצה לומר מאות שנים או 70 שנה, אבל עשרות שנים, שמדינת ישראל תומכת בלומדי תורה, וזו האמונה שלהם. מה עשית אתה בראשית התפקיד שלך, במשמרת הקצרצרה שלך, 18 חודש? מה עשית? קיצצת את הכסף של הישיבות ועשית עוד כל מיני דברים, כי לא דאגת. לא אכפת לך מהציבור שלנו. אל תספר לציבור שיחשוב לרגע שאכפת לך מהציבור שלנו, מהילדים שלנו. אתה דואג לילדים שלך שהם יפרנסו אותנו. בוא נסכם: תמשיך לחיות איך שאתה חי. אל תפרנס אותנו אף פעם. לא צריכים את הטובות שלך. מה שרק מפריע לי זה מה שהאנגלים, לפני קום המדינה, האנגלים הבינו לתת עצמאות לחינוך החרדי. מה שהאנגלים הבינו, אתה מנסה שוב ושוב, שוב ושוב, לפגוע בציבור שלנו. וזה אדם שטוען לכתר. הרי בחיים שלך לא תגיע לדבר הזה כאשר אתה מתנהג כך. אתה יכול לספר לאחרים.

אל תפחד. אני רק רוצה לומר כך: ב-2013, כאשר התקיימו הבחירות, אתם קיבלתם את משרד החינוך, והשר פירון הרים את הכפפה וניסה לחוקק חוק שמגביל בתקציב את מוסדות הפטור, ואני מספר את זה לחברים כדי שנדע במה מדובר. מזה 65 שנה, מקום המדינה, משרד החינוך הכיר במעמד מוסדות הפטור. שרים באו, כיהנו, התחלפו, כולם הכירו במוסדות פטור, ויש עתיד חשבה שהיא באה לעולם ומה שהיא עושה, חלילה, אף פעם לא ייפול לצידם.

כאשר היישוב היהודי היה קטן כאן, בארץ, והיהודים האלה, החרדים, התרכזו בעיקר בירושלים, אז במסגרת חוק חינוך חובה חוקקו את הסעיף הזה,

מכיוון שגדולי ישראל דרשו מאיתנו שנבקש להגן על אלה שאף אחד לא יוכל לשנות את דרכם. כך הם מאמינים. אני כבר אמרתי את זה לך פעם, בהצעה קודמת שהגשת פה. אני למדתי במוסד פטור,

זיכרונו לברכה, למד במוסד פטור,

זיכרונו לברכה, למד במוסד פטור, בניי ונכדיי לומדים במוסדות פטור. אתה לא תוכל לשנות את הגישה שלנו, את האמונה שלנו. בשביל מה אתה בא לפה, מספר סיפורים לציבור: לוקחים לכם כסף? אף אחד לא לוקח לכם. כל היום זה עם הסיפורים שאנחנו לוקחים לכם. כאשר רצו את ההסכמה של היהדות החרדית, שאז היא הייתה מאורגנת רק במסגרת אגודת ישראל, וזה מה שהאו"ם דרש מהמוסדות הלאומיים כאן בארץ: הם ביקשו לשמוע את אגודת ישראל, אז הם הופיעו בפני האו"ם. ואני רוצה להקריא לך סעיף ממה שבאו"ם החליטו לפני קום המדינה. הלשון של הסעיף שאושר באו"ם: "המדינה תבטיח חינוך לערבים וליהודים, בכבוד, לפי השפה והמסורת של כל אחד. הזכות של כל קהילה או כל קבוצה מסוימת בתוך כל קהילה" כך כתוב בהחלטת האו"ם, "להחזיק מוסדות משלהם, " הכוונה היא לכל האוכלוסיות. אם לא היינו מגינים על זה, את היית נפגעת מהדברים האלה. יש לנו מדינה ריבונית,

אתה מוציא החלטות של האו"ם. " או כל קבוצה מסוימת בתוך כל קהילה להחזיק מוסדות משלהם לחינוך החברים שלהם בשפה שלהם, תוך מילוי דרישות חינוכיות בעלות אופי כלל, שהמדינה יכולה לבקש" אבל הן לא יסתרו ולא יפגעו באמונה או באורח החיים של הציבור החרדי. דבר שמקובל, בכל שנות המדינה מאז שהמדינה קמה הדבר הזה מוסכם. אתה גם לא יכול להכריח את אותם הורים שיסכימו לשלוח את הילדים שלהם למוסדות שיתנהגו כמו שאתה מבקש שהם יתנהגו. אין מצב כזה. לכן, הדרישה הזאת היא מופרכת. אני אומר, מפריעה לי גם הפטרונות שלך: אתה בא כאילו ודואג לנו. הרי זה כל כך מופרך. זה הרי כל כך גורם לצחוק לחשוב שיאיר לפיד דואג לציבור החרדי. בכל פעולה שאתה או השר פירון, אני מדבר על שני השרים האלה, יכולתם לפגוע בציבור החרדי, אמרתי את זה קודם, עשיתם צעד אחר צעד כדי לפגוע בציבור שלנו. אז למה אתה בא לספר שאתה דואג? חשוב לך איך הציבור שלנו ייראה? מה יהיה לו? אני רק יודע לומר דבר אחד: אתה פה נמצא היום בהרכב מלא, יש עתיד נמצאים פה, 11 חברים. אני לא ראיתי אף פעם את יש עתיד משתלבת בדיונים כאשר מדברים על אלימות בבתי ספר, או חלילה על הסתה בבתי ספר מסוימים נגד המדינה.

אלה שטויות.

אם היה, אני מתנצל. אם היה, אני מתנצל.

אבל אני לא זוכר את יש עתיד מתלכדת, פשוט שקר וכזב. אני מתנצל אם היה אחרת. יאיר לפיד יספר מה שכן היה. אני לא זוכר את יש עתיד מתלכדת כדי להגיע לכאן, לבקש ולדרוש שבבתי הספר שיש בהם הסתה נגד המדינה, שאז לפי החוק צריכים לסגור. לא, לא שמעתי את הפעילות.

אני רואה את חברת הכנסת ענת ברקו, שהיא פעילה מאוד בזה. יש עוד חברי כנסת, מכל מיני סיעות. לא ראיתי את יש עתיד פועלת.

כאשר מדובר בציבור החרדי, אתם מגויסים. גם מביאים כאלה שימחאו לכם כפיים, שיעשו לכם את הרושם שכאילו מי יודע מה, העם איתכם. ממש לא. אדוני השר, משפט סיום, בבקשה. אבל אין עוד רוב. הוא יעלה לדבר, עוד שלוש דקות. אנחנו, מה זה אנחנו?

כאשר הוא נכנס לתפקיד, הוא מינה ועדה, והוועדה הזאת התחילה לפעול ביחד עם היועצת המשפטית הקודמת של המשרד, ביחד עם המנכ"לית הקודמת, וסיים את העבודה המנכ"ל הנוכחי. עשו תקנות חדשות למוסדות פטור. בתקנות האלה כתוב בדיוק מה לומדים במוסדות הפטור. לומדים שם דברים.

אמרתי לו, משפט סיכום. לומדים שם דברים. מה שלמדו לפני 70 שנה ו-100 שנה, אלה הם הדברים שלומדים במוסדות הפטור. תודה רבה לסגן שר החינוך.

ורק את זה הם יכולים ללמוד. וכל דבר שיהיה ניסיון לכפות עליהם, לא יעזור, והמדינה לא תוכל לעשות את זה.

תודה רבה, אדוני סגן שר החינוך, על תשובתך.

אם כך, אני מבקש מחברי הכנסת לדחות את הצעת החוק של חבר הכנסת לפיד.

תודה רבה. אדוני חבר הכנסת יאיר לפיד, מציע החוק, ינסה במשך עד שלוש דקות לשכנע אותנו לתמוך בו למרות התנגדות הממשלה. בבקשה, אדוני. סגן השר פרוש, אני אחכה שתלך. אני מבקש שזה לא יהיה על הזמן שלי. אני אחכה עד שסגן השר פרוש ילך וישב במקומו, כדי שיקל עליו לשמוע את הנתונים האמיתיים.

אם אתה רוצה נתונים, בחינוך החרדי לומדים היום 440,000 תלמידים. בערך 145,000 מהם לומדים באל המעיין, לומדים ליבה מלאה, ומקבלים 100% תקצוב, לא פחות יהודים ממך, לא פחות חרדים ממך

רק מקבלים ארגז כלים לפרנס את עצמם. אתה אמרת שאנחנו פוגעים בציבור החרדי? אף אחד בעולם לא פגע בציבור החרדי כמו העסקנים שיושבים פה ולא נותנים לו ללמוד מתמטיקה ואנגלית ולפרנס את עצמו. מישהו ניסה לפגוע באורח חייכם? אני נכנס לבית הכנסת שלך? אני אומר לך שאתה לא יכול לגדל את ילדיך כמו שאתה רוצה? מתמטיקה ואנגלית, למען השם, ארגז כלים מקצועי. ואם אתה לא רוצה ללמד מתמטיקה ואנגלית ואתה רוצה לעמוד פה ולהצהיר על חירותך, אל תיקח כסף. אי-אפשר גם להודיע שאתה חופשי ממרותה של המדינה וגם לקחת ממנה כסף. אתה לא רוצה שהם ילמדו, אל תיקח ממנה כסף למוסדות שלכם. אבל זה לא קורה, נכון, השר פרוש? ביום של הצ'ק אתם מגיעים. אתה שואל? אני שואל. ביום של הצ'ק אתם מגיעים, נכון? הכוללת של מדינת ישראל הולכת לחרדים. יאיר לפיד (יש עתיד): אף אחד לא מתנכל לאורח חייכם. לאף אחד אין בעיה עם זה שאתם חרדים. אף אחד לא מתנכל לאמונתכם. רק אומרים לכם שמתמטיקה ואנגלית זה ארגז כלים בסיסי ושהילדים שלכם יצטרכו ללמוד לפרנס את עצמם, כדי שהילדים שלנו לא יצטרכו לפרנס אותם ב-100 השנים הקרובות. וכשאני מדבר על עשרות ומאות אלפי תלמידים, כל שנה נוספים ונוספים. ברוך השם, הילודה אצלכם גדולה. נוספים כל הזמן תלמידים. פוליטיקה עם שנאת חרדים. חס וחלילה שנאה, חבר הכנסת זוהר. ככה אתה רוצה להיבחר? האם כל פעם שמישהו פה מתווכח אתה קורא לזה שנאה? באמצעות שנאת חרדים? חבר הכנסת מיקי זוהר, תודה, אדוני.

אני עומד פה כי אני מגן על הצעירים החרדים מפני העסקנים האלה. חבר הכנסת מיקי זוהר. חבר הכנסת

רק לכם מותר להגן עליהם חוץ מאיתנו. נו, באמת. חרדי יותר גרוע, שמאל בלי אג'נדה. שנאת חרדים. שמאל בלי אג'נדה. הפילוסוף מיקי זוהר, איזו אג'נדה יש לך? אתה לא מתבייש? מה האג'נדה שלך? חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר, אני לא רוצה לקרוא לסדר בחנוכה, מיקי. באמת.

אנחנו עוברים, אם כן, להצבעה, כשהיית בממשלה לא עשית את זה. על הצעת חוק לימוד חובה (תיקון, חובת לימודי ליבה),

בקריאה טרומית. מי בעד? ומי נגד? ההצעה להעביר

שוב חשוד בעבירות ציבוריות ובפגיעה באמון הציבור. מה אתם צריכים עוד חוץ מהדבר הזה? אריה דרעי הוא ההוכחה החיה, הנושמת, לוקחת השוחד, הבוגדנית, הרמאית, לכך שנבחר ציבור שבית משפט קבע שיש במעשיו קלון, שעשה מעשים כנגד הציבור ונגד אמון הציבור, לא ראוי יותר לכהן בכנסת ישראל, ודאי לא בממשלת ישראל. לא צריך המון המון המון חוכמה בשביל זה. לא צריך לדוש בעניין. אריה דרעי האדם הפרטי זכאי למחילה, וזכאי לחיים מלאים, וזכאי לסליחה, ואין שום בעיה עם אריה דרעי האדם הפרטי. יש בעיה עם אריה דרעי האדם הציבורי, זה ששב לזירת הפשע אחרי שהוא לקח שוחד כשר פנים, והיום הוא מכהן עוד פעם כשר פנים, ועוד פעם יש המלצות משטרה להעמיד אותו לדין על מרמה ועל הפרת אמונים.

הוא היה צריך לעלות לנמק את החוק הזה, לא אני. ואני יודע למה הקואליציה הזאת מתנגדת לחוק הזה, משום שהקואליציה הזאת בעצמה היא קלון למדינת ישראל. לא הייתה קואליציה שיש בה כל כך הרבה חשודים. לא הייתה קואליציה שיש בה ראש ממשלה במדינת ישראל שיש לו שלושה תיקי חקירות, ושהמשטרה ממליצה להעמיד אותו לדין על שוחד. לא היה דבר כזה. ועוד שרים שחשודים ונחקרים,

לא נמנה את כל הרשימה כולה, כי היא פשוט מבישה. ממשלת קלון אתם. ואני חושב ואני אומר לכם שרוב אנשי הציבור במדינת ישראל הם אנשים הגונים וישרים. רוב אנשי הציבור במדינת ישראל הם הגונים וישרים. אבל בשביל לנקות את הפוליטיקה משחיתות, הדבר הראשון והמתבקש הוא לזרוק את המושחתים מהפוליטיקה. והצעד הראשון הוא לא לאפשר לאנשים שכבר השחיתו, שכבר גנבו, שכבר פגעו באמון הציבור, לשוב להיות פוליטיקאים. זה כל החוק, והוא ממש ממש הכרחי בימים אלה, ואריה דרעי הוא ההוכחה החיה לכך.

תודה רבה לחבר הכנסת מיקי זוהר. תשיב על ההצעה שרת המשפטים חברת הכנסת איילת שקד. מסביב. זה בערך כמו מגרש המסדרים בבה"ד 1, אסור לדרוך בצד הזה, איילת. בבקשה, גברתי, עד עשר דקות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה,

כל אזרח בן 21 שנים ומעלה זכאי להיבחר לכנסת, זולת אם בית המשפט שלל ממנו זכות זו על פי חוק, או שנידון לעונש מאסר בפועל לתקופה העולה על שלושה חודשים וטרם עברו שבע שנים מהיום שסיים לרצות את עונש המאסר, אלא אם כן קבע יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית כי אין עם העבירה קלון. הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון, נבחר ציבור שהורשע בעבירה שיש עמה קלון) של חבר הכנסת מיקי רוזנטל מבקשת לשלול את זכאותו של נבחר ציבור לשוב ולהיבחר לכנסת לעולם, אם הורשע על ידי בית המשפט בעבירה שיש עימה קלון שביצע בכהונתו כנבחר ציבור. לאחרונה גם חבר הכנסת יאיר לפיד הציע הצעה דומה. חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה בנושא העלתה כמה בעיות הראויות לליבון. כך, למשל, נכתב: אף אם ההסדרים החוקיים הקיימים, או חלקם, אינם מספקים, וראוי לשקול החמרתם, ההסדרים המוצעים אינם מאוזנים ואינם מתמודדים כראוי עם מורכבות הנושא, ועל כן יש מקום להתנגד להצעה. עוד נכתב: ההצעה גורפת, תוך שהיא חלה ללא מגבלת זמן ומשתרעת על מנעד רחב של עבירות. יש בהצעה כדי להטיל מגבלה משמעותית על הזכות החוקתית להיבחר לכנסת, אשר מעוגנת בסעיף 6 לחוק-יסוד: הכנסת, ואשר על מעמדה וחשיבותה של זכות זו עומד בית המשפט העליון במסגרת פסיקה עקבית שלו, תוך שהוא קובע לעניינה כי היא זכות יסוד מדינית. על האמור יש להוסיף כי כתוצאה מן ההצעה נפגעת לא רק הזכות הנתונה ליחיד להיבחר, אלא גם הזכות הנתונה לציבור הבוחרים לבחור דווקא מועמד מסוים. זאת ועוד, ההצעה הגורפת כמתואר אף מתעלמת לחלוטין מן העיקרון של תקנת השבים. לאור השאלות שהתעוררו, יש מקום לדון בפתרונות נכונים יותר ודרקוניים פחות לצורך השגת התכלית. על כן, הממשלה מתנגדת להצעת החוק. אני רוצה לנצל את הזמן, זה לא שאני רוצה, אבל אני צריכה לנצל את הזמן, שיש לי פה על הדוכן, ולדבר על הוועדה למינוי בכירים, לא ההרכב הספציפי, ולא המקרה, דרך אגב, מאוד התאכזבתי שחברי כנסת ממפלגת העבודה, שהנושא אמור להיות קרוב לליבם, לא הגיעו, ואלה שהגיעו, על החלב. ואלה שהגיעו דיברו על דברים אחרים ולא על החלב. חבר הכנסת איתן כבל ניהל את הוועדה בצורה יוצאת מן הכלל. עכשיו אני רוצה לדבר על הוועדה למינוי בכירים, ולמה, אפשר לחשוב.

למה אני אמרתי, אני לא מדברת על המקרה הספציפי הזה,

למה אמרתי שאין צורך בוועדה בכלל. הוועדה למינוי בכירים קמה מכוח החלטת ממשלה לאחר פרשת בר-און-חברון. צריך לדעת מה היה בפרשת בר-און-חברון. בפרשת בר-און-חברון שר המשפטים הביא מינוי של יועץ משפטי לממשלה בתוך יום-יומיים מהרגע שהוא פורסם, אבל למה דווקא עכשיו להיזכר? ולא היה זמן לדיון ציבורי. אני מסכימה שבשנת 2018 הממשלה לא יכולה להביא מינוי של אחד מהמינויים הבכירים לממשלה בלי שיהיה דיון ציבורי. אנחנו נמצאים היום במציאות אחרת. רק מה שאני אומרת, ומי שמבין בהליכי מינוי גם יודע שאני צודקת, שבשנת 2018, כשמביאים מועמד למינוי, אז קודם כול המשרד שלי, משרד המשפטים, עובר על החומר שמגיע על המועמד, ולכן, אם בעצם הממשלה שמה את המועמד לבחירה כחודש לפני שבוחרים אותו, יש מספיק זמן לציבור להביא חומרים ומספיק זמן למשרד המשפטים להכין חוות דעת. ולכן אני אומרת שאין צורך שגם משרד המשפטים וגם הוועדה למינוי בכירים יכינו חוות דעת, או שמשרד המשפטים יכין, או שהוועדה למינוי בכירים. מכיוון שכל מינוי מגיע לבג"ץ, ומכיוון שמי שמגן על המדינה זה מחלקת בג"צים והיועץ המשפטי לממשלה, אז השרים בכל מקרה באים עם המינוי ליועץ המשפטי לממשלה ואומרים לו אם ניתן להגן על המינוי בבג"ץ. ולכן, היועץ המשפטי לממשלה בכל מקרה נדרש למינוי, ולכן אין צורך שגם בוועדה וגם במשרד המשפטים ואצל היועץ המשפטי לממשלה יידרשו למינוי הזה.

מנגנון כפול, זה כל הסיפור. אבל למה עכשיו? אבל למה עכשיו נזכרתם בזה? אני לא נזכרתי עכשיו. חבר הכנסת בר-לב, אם תסתכל, לא יכולת להעביר 17 החלטות כאלה? לפני חודשיים ולפני שלושה, ברגע שהבנתי שככה מתנהל הליך המינוי, אמרתי את זה. אין צורך שמערך במשרד המשפטים,

יתעסק בנושא וגם הממשלה תתעסק בנושא. זו לא החלטת ממשלה שאני אחראית לה, זו החלטת ממשלה שראש הממשלה אחראי לה. אבל אני רק רוצה, חבר הכנסת רוזנטל,

מה קרה? בשביל מה שמית?

אני ראיתי שאתה מקשיב. לפחות ראיתי שאתה מקשיב, כי יש כאן עניין אמיתי. מי שמבין את זה את אומרת דברים חשובים. מי שנמצא בהליכים מבין את זה. עכשיו, תקשיבו מה אני אומרת לכם. היועץ המשפטי לממשלה וחלק לא מבוטל מצוותו מושבתים כבר כמעט שלושה שבועות בגלל הסיפור הזה, עוד לפני ההחלטה של ועדת גולדברג. הם ישבו שעות רבות עם השר לביטחון פנים בשביל להכין חוות דעת על המינוי הזה, ואין צורך שגם צוות גדול ממשרד המשפטים ישב על זה וגם הוועדה למינוי בכירים תשב על זה. זה פשוט מנגנון כפול ומיותר. ואני רוצה להגיד פה עוד משהו. אני מאוד מעריכה את השופט גולדברג. הוא אדם ישר, מקצועי, מהימן וציוני. אני עצמי מיניתי אותו לבורר במחלוקת שהייתה לנו עם הפרקליטות, ואני סומכת עליו. אבל אני חושבת שבמקרה הספציפי הזה של מינוי המפכ"ל חוות הדעת שלו לא נכונה. גם יכולים להיות מקרים שטועים. כל אחד הוא אדם וכל אחד גם עושה טעויות. היה לי חשוב להבהיר את זה. הצבעה שמית. את יכולה לרדת. לכן, הממשלה מתנגדת להצעת החוק. תודה רבה לשרת המשפטים. הוגשו לנו 25 חתימות, רק רגע, אדוני, אה. חבר הכנסת מיקי רוזנטל מבקש להשיב, ולאחר מכן, מאחר שהוגשו לנו 20 חתימות, כמתחייב על פי התקנון, ההצבעה תהיה הצבעה שמית. אדוני, שלוש דקות לרשותך. בבקשה. אז קודם כול, אני באמת רוצה לפנות לחברת הכנסת ציפי חוטובלי, שכל פעם עולה פה ואומרת: צביעות, צביעות, צביעות. אתם יודעים מי חתום על הצעת החוק הראשונה הזאת של הקלון? ציפי חוטובלי. את חתומה.

אני רוצה שתצביעי בעד הצעת החוק שאת הצעת. זו לא הצעת חוק,

זו הצעת חוק של מושחתים ולא מושחתים,

ואני מקווה שאת נגד מושחתים. זה דבר ראשון. שרת המשפטים, אני חייב לענות גם לה. תקנות השבים שציטטת פה זה קשקוש בלבוש, זה לא שייך בכלל לעניין. זה נוגע לאזרחים מן השורה שצריכים שיקום. אני לא חושב שהשרים בממשלה צריכים שיקום, למרות שפעם מישהו אמר את זה. והדבר האחרון, אדוני ראש הממשלה, זה שוב אליך. אתה לא יכול להתחמק מזה שאתה שוכר כ-40 עורכי דין כדי להגן על משהו שאתה אומר שלא היה. לא יכול להיות. איך אתה לא מתבייש? אין דבר, אני לא מתבייש. איך אתה לא מתבייש? תגיד לי, זה חג החנוכה או חג החנופה? עורכי דין, ימי החנופה חנופת, מה קרה? אתה חייב להתחנף אליו כל הזמן? כל הזמן אתם צריכים להתחנף אליו? מה קרה? מה קרה? הוא חשוד בפלילים, ראש הממשלה, מה יש לך? מה יש לך, בשלוש פרשות שוחד, תתבייש לך. ואתם מגינים עליו. מי, ערימה של לקקנים. אין לכם בכלל טיפת כבוד עצמי. תתביישו. שוחד, השר לוין. מרמה, גנבה, הפרת אמונים, תתבייש לך.

ואתם כולכם נדבקים אליו בתקווה שהוא יביא אתכם לעוד ממשלה. השר לוין, אדוני.

תתבייש. תתבייש לך. אין לכם בכלל שום כבוד למדינה הזאת ולערכיה.

שאני אתבייש? מה עם חזקת החפות? תתבייש לך. שאני אתבייש? איך אתה בכלל מעז להרים

מה, אני חשוד? אני לקחתי 40 עורכי דין? תתבייש. מה עם חזקת החפות? אני ביקשתי כסף מאנשי עסקים שיגנו עליי? בטח. שיפתח את הארנק.

בחיים הוא לא פתח את הארנק.

וישלם מכיסו.

ואתם ערימה של חנפנים, מלקקים לו כל היום.

אלה פני הכנסת. בסדום זה היה נראה ככה, בדיוק ככה. תתביישו. תתבייש אתה, תודה רבה לחבר הכנסת מיקי רוזנטל.

אנחנו עוברים כעת להצבעה על הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון, נבחר ציבור שהורשע בעבירה שיש עמה קלון) אני לא יודע למה אין פה את שנת החוק הזה. כנראה התשע"ט 2018, מסתבר.

אה, חוק-יסוד. של חבר הכנסת מיקי רוזנטל. מי בעד ומי נגד? לא. הצבעה שמית. סליחה, סליחה, סליחה. סליחה, הצבעה שמית. סליחה. מבטלים. ההצבעה מבוטלת.

קצת ספורט, חנוכה, להוריד את הקלוריות של הסופגניות. גברתי מזכירת הכנסת תנהל כעת הצבעה שמית ותקרא בשמות חברי הכנסת. גברתי, בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח ניבין אבו רחמון, נגד יולי יואל אדלשטיין, נגד אמיר אוחנה, נגד מיכאל אורן, נגד ג'מעה אזברגה, נגד חברי הכנסת, בואו ננסה לשמור על שקט כדי שמזכירת הכנסת תוכל גם לשמוע את התשובות של הצבעותיכם. (קוראת בשמות חברי הכנסת) ינון אזולאי,

ישראל אייכלר, נגד רוברט אילטוב, אינו נוכח אלי אלאלוף,

קארין אלהרר, בעד סעיד אלחרומי, אינו נוכח זאב אלקין, נגד דוד אמסלם, נגד אופיר אקוניס, נגד גלעד ארדן,

אורי אריאל, אינו נוכח יעקב אשר,

זאב בנימין בגין, נגד נאוה בוקר, נגד דוד ביטן,

מיכל בירן,

מירב בן ארי, נגד אלי בן-דהן,

יואב בן צור, נגד איל בן ראובן, בעד נפתלי בנט,

יחיאל חיליק בר, בעד איתן ברושי, בעד עמר בר-לב, בעד ענת ברקו, נגד יוסף ג'בארין, אינו נוכח אילן גילאון, בעד יהודה גליק, נגד יואב גלנט,

גילה גמליאל,

מסעוד גנאים, אינו נוכח משה גפני, נגד יעל גרמן,

אבי דיכטר, נגד צחי הנגבי, נגד שרן השכל, נגד יצחק וקנין, נגד מכלוף מיקי זוהר, נגד חנין זועבי, נגד ג'מאל זחאלקה, נגד תמר זנדברג, בעד עבד אל חכים חאג' יחיא, אינו נוכח ציפי חוטובלי,

אורן אסף חזן, אינו נוכח

אינו נוכח אכרם חסון,

חסון, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח רוברט טיבייב, בעד מרדכי יוגב, נגד יוסי יונה, בעד שלי יחימוביץ, בעד חיים ילין, בעד איתן כבל,

אלי כהן,

מאיר כהן,

יעל כהן-פארן, בעד חיים כץ, נגד ישראל כץ,

עליזה לביא, אינה נוכחת ציפי לבני, בעד אורלי לוי אבקסיס, בעד מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן,

סופה לנדבר, אינה נוכחת יאיר לפיד, בעד אוסנת הילה מארק,

מנחם אליעזר מוזס, נגד שולי מועלם-רפאלי, נגד ירון מזוז, נגד משה מזרחי,

מרב מיכאלי,

מיכאל מלכיאלי, נגד אורי מקלב,

יעקב מרגי,

אברהם נגוסה, נגד משולם נהרי,

איילת נחמיאס ורבין,

בנימין נתניהו,

קסניה סבטלובה,

רויטל סויד, בעד דן סידה, אינו נוכח ניסן סלומינסקי, נגד בצלאל סמוטריץ, נגד סאלח סעד, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח רחל עזריה, אינה נוכחת חמד עמאר, אינו נוכח לאה פדידה,

רועי פולקמן, נגד עודד פורר, אינו נוכח טלי פלוסקוב, נגד עיסאווי פריג' אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח

נגד יואב קיש, נגד איוב קרא,

מירי רגב,

מיכל רוזין,

מוסי רז, אינו נוכח יואל רזבוזוב, בעד יפעת שאשא ביטון,

יובל שטייניץ,

אלעזר שטרן, אינו נוכח נחמן שי, בעד עפר שלח,

שמולי, בעד סתיו שפיר, בעד איילת שקד, נגד עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו,

גברתי המזכירה תקרא בבקשה בשנית בשמותיהם של חברי הכנסת שלא נכחו בהקראה הראשונה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח רוברט אילטוב, אינו נוכח סעיד אלחרומי, אינו נוכח אורי אריאל,

יוסף ג'בארין, אינו נוכח מסעוד גנאים, אינו נוכח עבד אל חכים חאג' יחיא, אינו נוכח אורן אסף חזן, אינו נוכח דב חנין, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח עליזה לביא, אינה נוכחת מיקי לוי, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח סופה לנדבר, אינה נוכחת דן סידה, אינו נוכח סאלח סעד, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח רחל עזריה, נגד חמד עמאר, אינו נוכח

אינו נוכח עיסאווי פריג'

עמיר פרץ, בעד מוסי רז, בעד אלעזר שטרן, בעד עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת חבריי חברי הכנסת, האם יש מישהו שנוכח באולם ומבקש להצביע? הייתי, הצבעתי נגד. אדוני, אז עכשיו. דן סידה, מה הצבעתו של אדוני? (קוראת בשם חבר הכנסת) דן סידה, נגד עוד מישהו מבקש להצביע? כן, אדוני היושב-ראש. חבר הכנסת מיקי לוי, גברתי המזכירה. (קוראת בשם חבר הכנסת) מיקי לוי, בעד תמה ההצבעה. גברתי תספור בבקשה את הקולות.

התוצאות הן 39 תומכים, 64 מתנגדים. הצעת החוק הוסרה מסדר-היום. חברת הכנסת פדידה, נעלה את זה בצורה מסודרת כמו שצריך עכשיו.

נחרוג כמה דקות. אנחנו עוברים לסעיף הבא

תמותת התינוקות גבוהה הרבה יותר בפריפריה. זו כבר לא אמירה, אלו כבר לא טבלאות, אלא זו מדיניות. 80% משטח מדינת ישראל, יש שם בתי חולים שנותנים שירות ל-2.5 מיליון תושבים, ואתם מכתיבים מדיניות של חוסר במיטות, חוסר תקנים, חוסר תקציבים. עומדים מנהלי בתי החולים ואומרים: הממשלה מכריחה אותנו לגייס תרומות. אז אם אתם לא יודעים לתקצב ואתם מכריחים את מנהלי בתי החולים לגייס תרומות, אל תיקחו מהם מע"מ. תפסיקו להכניס את היד לאיפה שאתם לא צריכים. הצעת החוק הזאת באה לתקן את מה שאתם קלקלתם במשך עשור. מדיניות קלוקלת שמפלה בין פריפריה למרכז בתחום הבריאות. מנהלת בית חולים שגייסה 10 מיליון שקלים, באה הממשלה ולוקחת את המע"מ. היא שוב צריכה לצאת לפתחים ולחפש עוד 2 מיליון שקלים. איזו איוולת. מה נסגר איתכם? מי צריך לקחת מע"מ מבית חולים בפריפריה? לא מספיק שאתם לא נותנים מספיק כסף, לא מספיק שאין מרכז שיקום אחד לנוער בכל הצפון והדרום, אלא רק במרכז הארץ. אתם מפילים על פוריה לגייס 40 מיליון שקלים, ותיקחו מהם מע"מ? תתביישו. איפה העניין הזה? לא מבקשת שתיתנו להם מה שאתם אמורים לתת כבר מזמן. הצעת החוק באה לתקן עוול. הצעת החוק הזאת באה ואומרת: הגזמתם, אי-אפשר יותר לעשוק את הפריפריה ואת מרכז. ביקרתי בבית חולים בצפת, אני מטיילת במסדרונות, ותפס את עיניי שם שלט: הכי מוגן שיש. אני אומרת למנהל בית החולים: מה זה? הוא אומר לי: אני לא יכול לשקר לאנשים. אין לי מקום ממוגן, אז אני כותב: הכי מוגן שיש. אני שואלת בבית חולים אחר: תגיד, כמה רופאים יש במיון? הוא אומר לי: אין. יש מתמחה שנה ראשונה. זה אסור. אי-אפשר. בשום בית חולים במרכז לא תמצאו את זה, אבל חיי התושבים בצפון, מה אכפת לנו? שיהיה מתמחה שנה א'. ככל שהתקצוב הממשלתי של מערכת הבריאות לוקה בחסר, לפחות אל תיקחו. אנחנו עדים להצעות לסדר-היום כמעט בכל שבוע: קופות חולים מתריעות שאין להן כסף לתת, מערכת הבריאות צועקת: אנחנו קורסים, אנחנו רואים תורים בלתי נגמרים, אנחנו רואים אנשים שמקבלים מיטות במסדרונות. עד מתי אנחנו נתייחס, או נרשה לכם להתייחס, לתושבי הפריפריה כסוג ב'? יש כמה בתי חולים שקורסים תחת הנטל, לא מסוגלים לתת שירות טוב. אחד ממנופי ההצלה היחידים זה לפנות ללב הפילנתרופיה, לפנות ללב התורמים. אז מה אתם עושים? מי שמע דבר כזה, לקחת מע"מ על תרומה? באה הצעת החוק, ואני פונה אליכם בכל לשון של בקשה: אל תיקחו מע"מ על תרומות לבתי חולים בפריפריה. הכתובת היא על הקיר: מערכת הבריאות קורסת. לא ייתכן שאנחנו נראה שתוחלת החיים היא שמונה שנים פחות, שתמותת התינוקות בפריפריה היא הגבוהה ביותר, ואנחנו נשתוק ולא נעשה מאומה. התרומות האלה צריכות להיות פטורות ממע"מ, והצעת החוק הזאת היא נכונה. הפריפריה זקוקה לאפליה מתקנת בנושא הבריאות. שואל כבוד היושב-ראש, ואני אסביר לו: בתי החולים לא נחשבים מלכ"ר, לצערי הרב. יושבת מנהלת בית חולים, ועם דמעות היא גייסה לחדר. החדר הזה עולה 10 מיליון שקלים. היא סיימה לגייס, באה הממשלה, לוקחת, אופס, 2 מיליון. היא שוב צריכה לצאת לשוק ולגייס עוד 2 מיליון. זה מטורף. זה אבסורד. גם אני הייתי בטוחה שזה כמו מתנ"ס, שזה מלכ"ר, שאנחנו מתקזזים במע"מ,

בתי חולים לא נחשבים מלכ"ר. אתם יודעים כמה קשה לגייס תרומה לבית חולים בפריפריה? הרי אם הכול היה בסדר, והייתם נותנים כסף ולא שותקים, ולא אוטמים את הלב ואת האוזניים למשמע העובדה הזאת שתוחלת החיים בפריפריה היא

שתמותת התינוקות היא הגבוהה ביותר בפריפריה, שלחכות בתור זה ארבעה וחמישה חודשים, שבא מנהל בית חולים ואומר לי: יש תרופות שלא מגיעות לפריפריה, כי אין לי תקציב בשביל זה. אז אנחנו פונים לתורמים. גם את זה אתם לא מאפשרים לנו? גם פה אתם מכניסים יד לכיס? איפה הלב? איפה החזון? איפה האמת שלכם? זה חוק שלא צריך להיות שמאל וימין. זה חוק שאומר: מערכת הבריאות שלנו קורסת. לא הצלחנו להציל. הגיע הזמן שלא נדבר על הפריפריה אלא נעשה למענה, שנסתכל בבית על האזרח והאזרחית שגרים בצפון וגרים בדרום, ונגיד להם: טעינו שלא תקצבנו אתכם, אבל לפחות אם אתם מגייסים תרומה לבית החולים, אנחנו לא ניקח מע"מ. אני אומרת לכם, הכתובת על הקיר. כמה אפשר לבוא לקריית מלאכי, לקריית שמונה, להסתכל להם בעיניים ולהגיד: אנחנו איתכם, ובשורה התחתונה, התור שם בלתי נסבל, הכלים והמכשור צריכים תיקון, מיון בית חולים בקריית שמונה נסגר. הם צריכים לצאת לרחובות. מנהל בית חולים אומר במפורש: ב-67% מהזמן שלי אני יוצא החוצה לנסות לגייס תרומות, במקום שינסה לשפר את מערכת הבריאות אצלו בבית חולים. אז אתם לא נותנים כסף, אל תיקחו. ואתה יודע מה, כבוד היושב-ראש? הפליאה שלך מוצדקת. הצעה טובה. ממתי לוקחים מע"מ על תרומה לבית חולים?

אתם אלה שהובלתם את המדיניות, שאין ברירה לבתי חולים אלא ללכת לפתחים, לפילנתרופיה, ללב האנשים, ולבקש תרומות. מה תגידו לאותה אימא שמגיעה לחדר מיון, ויושב שמה סטאז'ר שנה ראשונה ולא יודע מה לענות? ואומרת לי מנהלת בית החולים: אני מדריכה אותו בטלפון. אוי לאותה אימא שאין לה היכולת לתת את כל מה שהיא רוצה לבנה שחולה, ואוי לאותה ממשלה שעוצמת עיניים וחושבת שהפריפריה היא אזרחים סוג ב'. אתם חייבים היום להצביע על הצעת החוק הזאת. אל תיקחו מע"מ על תרומות לבתי חולים בפריפריה.

תודה רבה. משיב על ההצעה סגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן. בבקשה, אדוני.

מאמינה ששר מש"ס יגיד לי "לא" על דבר כזה. הוא אמור לדאוג לפריפריה. סגן השר, אל תבייש את ש"ס, שטוענת שהיא רואה את השקופים. אני פה, גברתי דיברה כאן במשך עשר דקות כמעט. נאום כל כך מרגש. בבקשה, אדוני. הצלחת גם לרגש

אבל את אומרת: הם לוקחים מע"מ. לאן לוקחים את זה, גברת פדידה, לקזינו? לאן לוקחים את זה? אוי, נו, באמת. לאן לוקחים את המע"מ? מע"מ, בית החולים. אבל אתם לוקחים מע"מ.

לא, אבל לאן לוקחים את זה?

כשהמדינה גובה מיסים, מה היא עושה עם זה? היא, זה דמגוגיה. מתקצבת את משרד הבריאות או בתי חולים. לא, הפריפריה זקוקה לאפליה מתקנת.

זה, היא זקוקה לאפליה מתקנת. חברת הכנסת לאה פדידה, את נתת כאן נאום של עשר דקות. זה לנושא של המע"מ, עכשיו סגן השר משיב. אתם לוקחים. לאן לוקחים את זה? בשביל לתקצב את בתי החולים, שיהיו הכנסות. מהכנסות המדינה מבצעים את תקציב המדינה בין היתר את בתי חולים. לא יודע אם שמעת על זה, אבל תלמדי את זה.

התשובה של רשות המיסים רשות המיסים לא חשובה כאן. זו החלטה של מדיניות של הממשלה. לא, זה חוק.

צריך לשנות את החוק. רשות המיסים ממלאה את החוק. בתי חולים ציבוריים מסווגים כמלכ"ר. בוא, בוא, תלמד. יואל, בוא נרענן את הידיעה. אתה יודע את זה, אבל אני רק מרענן לכם את זה. גם לגברת פדידה. בתי חולים ציבוריים מסווגים כמלכ"ר לצורך חוק מס ערך מוסף, התשל"ו 1975. סעיף 12 לחוק קובע שיש לראות את התקבול כחלק מעסקאותיו של העוסק. סעיף 1 לחוק מגדיר עוסק כמי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו, ובלבד שאינו מלכ"ר או מוסד כספי.

לא נדרש תיקון חקיקה כדי לפטור ממס ערך מוסף את התרומה לבתי חולים המסווגים כמלכ"ר. חבל שלא אמרתי את זה קודם, לפני הנאום המרגש.

בתי חולים מסווגים כמלכ"ר, גברת פדידה. בתי חולים מסווגים כמלכ"ר.

בתי חולים לא מלכ"ר?

חלק, איפה, המוסד הזה שאת מדברת עליו הוא מלכ"ר או לא מלכ"ר?

בטוח?

לא, לא, אני שואל, לא העוזר שלך.

אני, חבר הכנסת רוזנטל,

לא מגיע לפריפריה שתסתתר אחרי נתונים. תקבל החלטה אמיצה.

החלטה

מה אתה מציע? ועדת השרים,

הציעה לדחות את הדיון בחודשיים. בחודשיים? כן. חודש. חודש. תהיו עם לב. חודש.

הלוואי שהלב שלך יכיל רבע ממה שהלב שלנו מכיל. הלוואי, ושל חברייך. הגזמת עכשיו. הגזמת.

לא שומע. חודש.

יש לשאלה הזאת 500 תשובות, וכולן נכונות. התשובה הכי יפה ששמעתי, הרב מנחם מוזס,

אני פונה אליך פה בשם כל הפריפריה: אל תגיד שאנחנו לא מעניינים אותך. אל תיקח מע"מ על תרומות לבתי חולים. איך אפשר לעשות דבר כזה? איזה לב אטום יש לך. אתה מעמיד פה סגן שר מש"ס, שאני לא מאמינה שהוא עומד ומדבר על נתונים כשבפריפריה כואבים. בפריפריה אי-אפשר להגיע לבית חולים כמו שצריך. מה עם בית חולים אסף הרופא?

אנחנו רוצים, את יודעת,

תפסיקי לקשקש, אז אני אגיד לך, כי שמונה שנים פחות חיים בפריפריה. ראשון לציון, ותמותת התינוקות על הידיים שלך, ראש הממשלה. התינוקות מתים יותר בפריפריה, והדם על הידיים שלך. אי-אפשר לשלוח אותנו לפילנתרופיה ולקחת לנו מע"מ. בנימין נתניהו, חיסלת את הפריפריה. אין לי מושג, אתם בבית, איך אתם מצביעים לו. תתעוררו, אנשי הפריפריה. הליכוד זה לא הליכוד של בגין, זה ליכוד דמגוגיה. אני הייתי בליכוד של בגין. לא היו מעיזים להצביע על החוק הזה. תתביישו לכם. תתביישו. ואני חוזרת ואומרת,

גברת פריפריה מקריית שמונה, יהיה לך לב להצביע על זה? אני מסתכלת עליכם, אתם הכרחתם את בתי החולים ללכת לחפש תרומות. אתם תסתכלו על ההיא מקריית שמונה ותגידו לה: אנחנו לא יכולים לתת לך שום דבר. תפסיקו לדבר על פריפריה, היא לא בכיס שלכם. תעשו למען הפריפריה. תמשיך לקרוא בספר, זחוח, בנג'מין. ברור שלא תעשה שום דבר לפריפריה. אתה מבייש את הליכוד. ואני מבקשת מכם להצביע על הצעת החוק הזאת. סבתא שלי הייתה מתהפכת בקבר אם היא הייתה יודעת מה עשית מהליכוד. תצביעו עם הלב שלכם. תצביעו למען האזרח והאזרחית. אל תשימו לב לפרזנטור שיושב מולי. הוא פרזנטור, הוא לא הליכוד האמיתי. חברי הליכוד האמיתיים לא היו מצביעים נגד הפריפריה לעולם.

לכן, אני מבקשת: תתעשתו, תנו בשורה היום, בנר החמישי. תנו אור לפריפריה. לא עוד תוחלת חיים של שמונה שנים פחות,

אז נר רביעי.

אני קוראת לכם, אני מסיימת: בואו ניתן אור לפריפריה. תקנח את האף, תקרא בספר. אתה לא הליכוד האמיתי. תודה רבה.

אנחנו עוברים להצבעה. השר כהן, השר אלי כהן, שב נא. תודה רבה.

אנחנו מצביעים על הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון, פטור ממס בגין תרומות לבתי חולים בפריפריה). מי בעד ומי נגד? בעד הפריפריה. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון, פטור ממס בגין תרומות לבתי חולים בפריפריה),

לא נתקבלה. 50 בעד, 60 מתנגדים. אם כן, הצעת החוק נדחתה. אנחנו ממשיכים את סדר-היום בהצעות, סליחה, הודעה לסגן המזכירה. להזכירכם,

בשעה 15:00 המליאה ננעלת ויש טקס הדלקת נרות בטרקלין, בקומה הרביעית. בבקשה, אדוני. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבד להודיעכם, כי על פי סעיף 96(א) לתקנון הכנסת, חברי הכנסת איתן כבל ומירב בן ארי חוזרים בהם מהצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון, הגנה על קטינים בפני תכנים פוגעניים באינטרנט), התשע"ט 2018, פ/2522/20.

תודה רבה, אדוני. אם כן, אנחנו ממשיכים בסדר-היום. הצעות לסדר-היום בנושא: התגברות אירועי תג מחיר,

ראשונת הדוברים, חברת הכנסת יעל גרמן, בבקשה. אנא זכרו, המליאה ננעלת בשעה 15:00, בעוד שעה, ואנא מכם, תעמדו בלוח הזמנים. שלוש דקות לכל דובר. גברתי, בבקשה. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. חבריי וחברותיי, תג מחיר זה שם אחר לתג שנאה. תג מחיר מפיץ שנאה ברחבי המדינה שלנו. הוא פועל נגד הערבים, אבל הוא בעיקר אומר שהוא רוצה לסלק אותם מהמדינה. פעם אחר פעם אנחנו שומעים על פעולות נגד רכוש ונגד בני אדם, ואנחנו יודעים מן העבר הלא-רחוק שכאשר פוגעים ברכוש או בספרים, לא רחוק היום שיפגעו גם בבני אדם. אני רוצה לומר לכם, חבריי, ההצעה לסדר-היום שמייד אחרי היא הצעה של סופה לנדבר, ישראל אייכלר וטלי פלוסקוב, הצעה לסדר-יום על כתובות נאצה כלפי המגזר הרוסי בכניסה למשרד העלייה והקליטה באשדוד. סופה, חברתי, אין הבדל בין כתובות הנאצה בכפר קאסם ובכל המקומות שבהם תג מחיר מפיץ את השנאה שלו לבין כתובות נאצה נגד המגזר הרוסי, ואין הבדל בין כתובות הנאצה וההסתה נגד המגזר הערבי והמגזר הרוסי לבין כתובות נאצה והסתה נגד הקהילה הגאה. מי ששונא ערבים, שונא את האחר. מי ששונא ערבים לא יהסס גם לפנות נגד מגזרים אחרים, ואין לי ספק שהוא שונא גם את הקהילה הגאה. אנחנו כאן, בכנסת, חייבים לבוא ולומר שאסור לעבור בשקט על המקרים האלה. אני רוצה למנות ולספר לכם מה קרה רק החודש: בנובמבר, בחווארה, צמיגים של 13 מכוניות נוקבו בלילה שבין חמישי לשישי, ב-23 בנובמבר, בבית עוריף, על קיר של בית בכפר רוססה הכתובת: לחמו באויב ולא באוהב, ועל רכב רוסס סמל של מגן דוד אדום, בלילה שבין חמישי לשישי, בעסירה אל קבלייה צמיגי 12 רכבים נוקבו בלילה, באותו לילה שבין חמישי לשישי, ב-23 בנובמבר, ובנוסף, רוססו כתובות: ד"ש מהאוהל של שמידע. ושוב: תילחמו באויב ולא באוהב, אל מועייר, צמיגי מכוניות נוקבו בלילה של 25 בנובמבר, יומיים לאחר מכן, בכפר קאסם צמיגים של 32 מכוניות נוקבו בלילה של 2 בדצמבר, רק לפני שלושה ימים, בשכונה המזרחית של העיר, ועל המכוניות, על משאית רוססה הכתובת: יהודים לא שותקים.

אז יהודים לא שותקים גם כאשר שונאים, כאשר באים ופוגעים בערבים. ואנחנו, אסור לנו לשתוק כאן, בכנסת ישראל, ועלינו להוקיע את תג מחיר ואת המעשים הנפשעים שלהם, שמביישים אותנו כישראלים.

חברת הכנסת גרמן, תודה רבה לך. מוסי רז, בבקשה, אדוני. אנא הקפידו על שלוש דקות, שנספיק לפחות את רוב המציעים. חבר הכנסת רז, שלוש דקות, אדוני. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברות וחברי הכנסת, אירועי הטרור של הקבוצה הטרוריסטית שמתקראת "תג מחיר", שאפיינו מאוד את החודשים האחרונים בשטחים הכבושים, וחברתי חברת הכנסת יעל גרמן, שאני מסכים לכל מילה שאמרה, וגם להקשר לשנאה אחרת, מנתה אחדים מהם מהשבוע האחרון, או מהימים האחרונים, פלשו בתקופה האחרונה גם לתוך הקו הירוק. השיא היה לפני שלושה ימים בכפר קאסם: פגיעה בכלי רכב של אזרחים ישראלים שכל חטאם הוא שהם גרים בכפר קאסם והם ערבים, ועוד מכל המקומות בכפר קאסם, עם כל המשמעויות של פגיעה בכפר קאסם, המקום שבו היה טבח היסטורי.

המשטרה וכוחות הביטחון מפגינים אוזלת יד מדהימה. יצא לי להגיע עם הקבוצה הנפלאה של תג מאיר, שאתמול הייתה בכפר קאסם, וחברתי חברת הכנסת מיכל רוזין וחברי חבר הכנסת עיסאווי פריג' היו איתם, יצא לי להגיע איתם למקומות אחרים פעמים רבות בתקופה האחרונה, גם לביתה של עאישה א-ראבי, שנרצחה על ידי אבן, ועדיין לא תפסו את זה שעשה את זה. אני אהיה זהיר בהאשמה, אבל שמענו שפעילי ימין דתיים נסעו בשבת לתדרך נחקרים, כך שכנראה היה להם ממה לחשוש, אם חיללו את השבת על מנת לתדרך. המשטרה וכוחות הביטחון מגלים רפיסות ואוזלת יד שצועקות לשמיים. כל מטרתם של האנשים האלה היא לסכסך ולגרום לשפיכות דמים, בדיוק כפי שעשו קודמיהם, שבראשם, כמובן, ברוך גולדשטיין, שהצליח לפוצץ

השטחים לאחר חתימת הסכמי אוסלו, והביא לפיגועי ההתאבדות שלא היו לפני הטבח שניהל גולדשטיין. זו מטרתם, לסכסך בין יהודים לערבים, לגרום לכך שהאזרח הערבי ירגיש מפוחד ושהפלסטיני בשטחים הכבושים ירגיש מפוחד, לגרום לכך שאזרחים ותושבים ירימו נשק אחד על השני. ואת הדבר הזה אנחנו חייבים לעצור. המשטרה חייבת להבין שזה חשוב מאוד. הגיע הזמן למבצע מגן נגד הטרור של תג מחיר. תודה רבה, אדוני. חברת הכנסת קסניה סבטלובה, בבקשה. כבוד היושב-ראש, שלשום זה היה מנזר בית ג'מאל, ששם רוססו כתובות נאצה כנגד היושבים של המנזר, כנגד ערבים בכלל, כנגד מקום שהוא קדוש לכל העדה הנוצרית. אתמול זאת הייתה יכולה להיות שכונה בחווארה, או בכל כפר פלסטיני אחר. היום זה יכול להיות כפר קאסם,

או כל עיר בתוך התחום של הקו הירוק. בעצם שום מקום לא חסין מפני אלה שרוצים להסית, ואם היו יכולים, היו גם הורגים. אבל כשהם לא יכולים להרוג, אז הם יכולים להסית, ולהצית את האש הנוראית של שנאה בערבית אומרים: פיטנה, להפר את הדו-קיום המאוד-שברירי שקיים במקומות כאלה ואחרים, שעדיין קיים, בינינו לבין אזרחי המדינה הערבים,

בקרב האזרחים הפלסטינים. עכשיו, מה קורה פה? למה האנשים האלה עושים את מה שהם עושים, ולמה הממשלה מגלה כזאת רפיסות כשהיא מטפלת בתופעה האיומה הזאת?

אני הגשתי שאילתה זה קרה לפני כמה חודשים, לשר לביטחון פנים, וקיבצנו בעצם את כל האירועים שאירעו, גם בשכונת בית צפאפא בירושלים, גם אירועים שקרו בכפר חווארה בשטחים, ובעוד כמה מקומות שבהם התרחשו אירועים של תג מחיר. מתשובתו של השר לביטחון פנים עולה כי למעט האירוע בבית הספר הדו-לשוני, אף אחד מעשרות האירועים שאנחנו ציינו בפנייה לא הגיע לידי כתב אישום. רק ארבעה מהמקרים הגיעו לכדי תפיסת חשודים. שלושה מהמקרים אירעו בלי שנפתח תיק משטרתי. שכונת בית צפאפא במיוחד מופקרת לידיהם של עבריינים אידיאולוגיים. כך גם הכפרים עוריף,

עסירה אל-קבלייה וחווארה, שמופקרים לידיים של עבריינים אידיאולוגיים מהיישוב יצהר, שלא מהססים לבצע תג מחיר במחנות צבאיים וברכבים צבאיים. הם משתמשים בצבא שלנו כדי להסוות את הפעילות העבריינית שלהם. הם משתמשים בצבא, שמכנה את עצמו את "הצבא המוסרי בעולם", ומתגאה בכך, ואנחנו בצדק מתגאים בכך, אבל עבריינים מנסים לשוות לו דימוי של כוחות שהם רעים, כוחות שהם חשוכים. אנחנו לא ניתן לזה לקרות. אנחנו לא ניתן לקבוצה של עבריינים, בין שהם קטינים ובין שהם בוגרים, להמשיך בפעילות שלהם, של הפחדה, של הסתה, של השנאה של אותם אנשים על אוכלוסיות אחרות. אני יכולה להגיד לכם שערוצי תקשורת שמעניקים את הפרס הגדול של מיקרופון פתוח לרוצחים האלה, ואנחנו ראינו את הריאיון המזעזע עם הפושע שהצית את בית הספר הדו-לשוני בירושלים, וניתן לו זמן פנוי, כמה שהוא רוצה, בערוץ 20, אנחנו לא ניתן גם לזה לקרות. אנחנו נעקוב אחרי הראיונות האלה, אנחנו נגיש תלונות, ואנחנו נגיד בפה מלא: האנשים האלה הם מחבלים. הם לא פחות מחבלים משום מחבל אחר. אותם צריכים לעצור, בהם צריכים לטפל, וממשלת ישראל חייבת להפסיק לגלות את הרפיסות הנוראית הזאת,

אני כבר מסיימת, משפט אחרון. כלפי אותם גורמים עברייניים, שכל מטרתם להצית פה אש נוראית במדינה שלנו ולשרוף את כל המדינה כולה. תודה רבה, גברתי. חבר הכנסת זחאלקה, בבקשה. צלילי המוזיקה, שומעים אותם. כן, אדוני, שלוש דקות. זה סרט טוב, דרך אגב. מכובדי היושב-ראש, רבותיי וגבירותיי חברי וחברות הכנסת, אני מוכן להתערב שהאנשים שעשו את תג מחיר לא ירדו מהמאדים. אני אפילו מוכן להרחיק לכת ולהגיד שהם לא חייזרים, הם בני אדם. ואפילו עוד יותר, שהם לא עובדים זרים מסין או מתאילנד, אלא אנשים שצמחו כאן, באווירה הפוליטית שקיימת בארץ. הם לא באו יש מאין, פתאום יש אנשים שעושים תג מחיר, ככה,

ישנה אווירה שעודדה אותם לעשות זאת, שנתנה להם השראה לעשות זאת, ואפילו, כפי שאני יכול לנתח את מעשיהם, הם מנסים לזכות באיזושהי אהדה בציבור. אני לא יודע איזו אהדה, אבל הם מניחים, הם שומעים את ראש הממשלה בנימין נתניהו מסית נגד הציבור הערבי, רואים וקוראים את חוק הלאום, שומעים ורואים את מה שקרה במועצת העיר עפולה, שומעים אפילו חלק מהצהרותיו של השר לביטחון פנים, הם מגיעים, לוקחים עוד צעד אחד קדימה ועושים מה שהם עושים. זה שפאשיסטים וקבוצות פאשיסטיות וגזעניות פגעו ברכוש של אנשים בכל מיני מקומות בעולם, סליחה, אדוני. אני מבקש מאחד הסדרנים להנמיך שם את המוזיקה. השכנים נוראים. הם עושים כנראה קריוקי.

זה לא המצאה ישראלית, ופאשיזם ישראלי וגזענות בישראל הם לא שונים מבמקומות אחרים. ויש גם איזשהו דגם כאשר יש שתיקה של הפוליטיקאים. קבוצת תג מחיר פועלת כמה שנים. הם ראו שהממשלה לא עושה כלום, לא עושה שום דבר, שהמשטרה לא נותנת תעדוף לנושא הזה, ואז הם מקבלים, איך אומרים, עזות מצח יותר גדולה להיכנס. אני פגשתי חלק מתושבי כפר קאסם שצמיגי מכוניותיהם נוקרו ומכוניותיהם נפגעו. הם אמרו לי שבצילומים, יש להם מצלמות, החבר'ה, אלה שעשו את הפשע הזה. הרגישו מאוד נוח. אומנם היו רעולי פנים, אבל הם לא היו בבהלה, לא רצו, עבדו לאט-לאט, היה להם את כל הזמן בעולם. הם הרגישו בטוחים. תודה לך, אדוני. הם כנראה ידעו שהמשטרה לא תעשה כלום. הממשלה מסרבת להכיר ולהכריז על תג מחיר כארגון טרור ולפעול נגדו בהתאם.

אני חושב שההסתה הגזענית מצד אחד והאי-עשייה נגדם, לתפוס אותם כעבריינים ולהכניס אותם לבית סוהר, מצד שני הם הרקע שבו הממשלה היא האשם הראשון, והם במקום שני.

תודה, אדוני.

ישיב בשם הממשלה. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, חברי הכנסת בעצם ביקשו להעלות על סדר-היום את הנושא החשוב של פשעי השנאה שמכונים "תג מחיר" ואת הנזק הנגרם מהם. בפתח הדברים, חשוב לי לציין שכל הנושא,

הובלת הטיפול והמאבק כנגד הפשעים שמכונים "תג מחיר", ההובלה הזאת היא בכלל לא על ידי משטרת ישראל אלא היא על ידי שירות הביטחון הכללי, ולכן בעיניי ראוי גם מדי פעם להגיש שאילתות והצעות לסדר-היום בנושא הזה למשרד ראש הממשלה, כדי שתינתן תשובה על ידי הגורם

צודק.

נעשה את זה.

אני מניח שאתם יודעים שפשעים על רקע לאומני, אם בוצעו על ידי ערבים ואם על ידי יהודים, האחריות לחקירתם,

טוב, טוב, אז תתווכחו איתי, בסדר.

אני אומר לכם את זה באחריות: זה בהובלת שירות הביטחון הכללי, החקירות. המשטרה כמובן מעורבת ומסייעת, ואפילו הקימה לשם כך מפלג פשיעה לאומנית ביחידה המרכזית של מחוז ש"י, אבל חלק מהאירועים שפורטו בהצעה לסדר-היום מטופלים בעיקר על ידי השב"כ. כפי שאמרתי, המשטרה הקימה מפלג פשיעה לאומנית ביחידה המרכזית במחוז ש"י. אני גם פעלתי לתגבר אותו במהלך הקדנציה הזאת. ייעוד המפלג הוא האכיפה או הסיוע באכיפה נגד אירועי הפשיעה הלאומנית, גם בתוך מחוז ש"י וגם מחוצה לו, בתיאום ובשיתוף פעולה עם אגף החקירות והמודיעין של המשטרה, מחוזות המשטרה והגופים הרלוונטיים דוגמת השב"כ, צה"ל והפרקליטות. למעשה המשטרה מרכזת ומסייעת בטיפול בהיבטים של חקירה, כל נושא המעבדות, פורנזיקה, איסוף ראיות, פעילות מבצעית, וכמובן גם איסוף המודיעין בתחום, בשיתוף פעולה עם השב"כ.

אולי תבהיר, בבקשה: אם המשטרה תופסת אחד כזה, אז הוא עובר לידי השב"כ להמשך חקירה או שהמשטרה יכולה

המשטרה בתחומים האלה פועלת תמיד בתיאום עם השב"כ, ועושים את החלוקה. אבל כאשר השב"כ מחליט שהוא מוביל את החקירה, והאחריות המרכזית לפשיעה על רקע דתי-לאומני היא על השירות הביטחון הכללי, זה נמסר להחלטה שלו, הוא מחליט מי מוביל ומה הוא עושה ומה החלוקה. אז כפי שאמרתי, חלק מהאירועים שהזכירו חברי הכנסת מטופלים במפלג שהוקם במחוז ש"י, וחלקם ביחידה המרכזית בירושלים. מטבע הדברים, אני חושב שזה ברור, וכדי שלא לפגוע במהלך החקירות שמתקיימות, אני מנוע חוקית, לצערי, מלהתייחס לפרטים של החקירות ולפעולות שעושה המשטרה, שוב, חלק בשיתוף עם שב"כ, חלק לא. השב"כ הוא שמחליט על המעורבות שלו, על ההובלה שלו, כן או לא. יכול להיות שזה בהתאם לחומרת המעשים. ושוב, זו החלטה שלו. להגיד שזה נוח או שאין תחושה שהמדינה או הממשלה רוצה לטפל בזה, אני חושב שזה דבר לגמרי לא נכון. גם נאמרו פה דברים על ידי חבר הכנסת זחאלקה שהם בכלל לא קשורים למציאות. ההפך, עוד בקדנציה הקודמת הקבינט הכריז, למיטב זיכרוני, על תג מחיר כהתאחדות בלתי מותרת. המשמעות של זה מאוד מאוד דומה להכרזה על ארגון טרור, וזה מאפשר בעצם כלי אכיפה רחבים מאוד. בהתאם לכך, אחרי פשעי השנאה הנוראיים של הרצח של משפחת דוואבשה ועוד פשעים נוראיים שנעשו על ידי אותם מחבלים, אני בהחלט מסכים לקביעה שאין שום הבדל בהקשר הזה אם המחבל הוא ערבי או אם המחבל הוא יהודי. אלו ואלו מעשים שמתבצעים על ידי מחבלים, לצערנו ולבושתנו ואין הבדל בתפיסה. עד היום יש אנשים שיושבים בכלא, חלקם גם במעצרים מינהליים. המשטרה והשב"כ פענחו יחד את פשע השנאה של הצתת כנסיית הלחם והדגים, והיו עוד הרבה מאוד הישגים במאבק החשוב הזה, כך שבשנים האחרונות כן הייתה ירידה. לא היה מיגור של מאה אחוזים של התופעה המגונה הזאת, כיוון שאין תחום כמעט של פשיעה שיש בו מאה אחוזים של מיגור, לא בארץ ולא בעולם, אבל בוודאי שהממשלה מתייחסת בשיא החומרה לפשעי השנאה האלה. קיימתי הרבה מאוד דיוני סטטוס בהובלתי, גם כדי לוודא שכל האמצעים, משתמשים בהם, וכל כוח האדם שנדרש למשטרה מוקצה לטובת הנושא הזה. אין ספק שהפשעים הללו, מעבר להיותם מבחינה מוסרית פשע ברמה הכי גבוהה שיש, הם כמובן גם פשעים שפוגעים קשות במדינת ישראל כולה ובתדמיתה בעולם,

החומרה של הפשעים הללו היא חמורה ברמה הכי גבוהה בכל המובנים. אני אמשיך לצפות, לדרוש מהמשטרה ולעקוב אחר כך שהיא תפעיל את כל האמצעים שעומדים לרשותה כדי לאתר את העבריינים, כדי להביא אותם לדין וכדי שהעונשים שהם יקבלו יהיו החמורים ביותר שניתן.

תודה רבה, אדוני. מה אדוני מציע? מה שחברי הכנסת, סליחה? ועדת הפנים.

בסדר גמור. תודה רבה, אדוני. אנחנו נערוך הצבעה, אבל לפני זה, הבעת דעה של חבר הכנסת ג'בארין. חבר הכנסת ג'בארין, איפה הוא? להקפיד על דקה, אני מבקש. לגבי הוועדה, אני מציע לוועדה לביקורת המדינה. ההערה שלי היא בעיקר, אדוני, אתה לא מציע. מי שמציע זה, אני מסכים. בסדר, בסדר. ביקורת המדינה. ההערה שלי היא בעיקר לגבי אוזלת היד של המשטרה, שנמשכת ונמשכת. והשאלה שלי: הרי כולנו יודעים, לצערי הרב, שאם היה מדובר במקרה הפוך, שהקורבנות בצד היהודי, לא היינו שומעים על תופעה כזאת שנמשכת כל הזמן, זה כמה שנים. כמה שנים. היה בתקופה האחרונה גם באכסאל, היה גם ביפיע ועכשיו בכפר קאסם.

המשטרה כל כך חסרת אונים אל מול התופעה הזאת בעידן של היום?

כשאנחנו מאשימים את המשטרה, אנחנו מסתמכים על כך שזה קורה שוב ושוב בלי שהמשטרה ובלי השב"כ, אם זה אצל השב"כ, מצליחים לעצור את הכנופיות הללו. קוראים לזה פשעי שנאה, אבל אלה מעשי טרור לכל דבר ועניין. תודה לך, אדוני. היכן השר? איה פלוטו? היכן השר, חברים?

אנחנו נמשיך, ואני מבקש לדאוג ששר יגיע לכאן. בבקשה, פריג'.

אדוני היושב-ראש, שמעתי את השר, ושמעתי אותו מצוין. הוא יוכל להגיד שירותי ביטחון, הוא יוכל להגיד קבינט, הוא יוכל להגיד כל גוף ביטחוני, מבחינתי, כאזרח, אני מופקר. לא זכור לי שבמדינת ישראל קיים גוף טרור כזה כל כך הרבה שנים והוא ממשיך להרים את הראש. השר יוכל להגיד שזה התארגנות בלתי חוקית, הוא יוכל להגיד שזה קרוב לארגון טרור. לא, אדוני. אנחנו רוצים פעולה, פעולה ראשונית. אם אתם מסכימים שאלה פשעי שנאה ופשעי גזענות, אנחנו מבקשים להגיד את זה ולקבל את ההחלטה. מדובר בארגון טרור. הגיע הזמן להגיד: תג מחיר, ארגון טרור.

התארגנות בלתי חוקית זה לא ארגון טרור. היום כפר קאסם, מחר בכל יישוב אחר. חצר אחורית תהפוך להיות חצר קדמית, והיא כך. תודה, אדוני. תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת חאג' יחיא, בבקשה. למרות שאין פה שר. זה נורא ששר גומר, הולך ולא מחכה למחליפו, אבל אנחנו נמשיך. לא, אי-אפשר עוד אחד. רק בהצעה הבאה. אדוני, בבקשה. בסם אללה א-רחמאן א-רחים.

בוא נחשוב על תסריט מסוים: אנשים היו מתעוררים, תושבי כפר קאסם, והיו מגיבים והיו נהרגים אנשים. מה הייתה התגובה של השר עצמו? של המדינה? אבל האנשים האלה, של תג מחיר, שלא רוצים להכריז עליהם כארגון טרור, יש להם רקע אידאולוגי, והם המשך של אנשים שמיוצגים פה בכנסת אידיאולוגית. לכן, אני פונה אליהם ואומר להם: לפחות תלמדו אותם את ההיסטוריה נכון, כי כשרושמים שהיהודים לא שוכחים, הם צריכים לדעת שהיהודים הם שטבחו בתושבי כפר קאסם, ולא תושבי כפר קאסם טבחו ביהודים. 49 אנשים שנטבחו בכפר קאסם היו על ידי יהודים, ולא יהודים על ידי ערבים. תודה רבה, אדוני. אחרון, חבר הכנסת דב חנין, בבקשה. אני שוב מבקש מהסדרנים לדאוג שיהיה כאן שר, שר תורן. תודה לך, אדוני היושב-ראש. צודק השר לביטחון פנים שהאחריות הכוללת בעניין תג מחיר נמצאת על השב"כ, והשב"כ הוא שנכשל. מי שהיה צריך לענות לנו כאן על השאלה זה ראש הממשלה, שהוא המופקד על הנושא הזה והוא חייב לתת תשובות לחברי הכנסת ולציבור למה הממשלה כל כך כושלת בטיפול בפשעי השנאה הימניים הקיצוניים האלה. זו השאלה, והיא שאלה מאוד מאוד פשוטה. חלק מהתשובה נמצא בדבריו של השר. כאשר מסרבים להכריז על ההתארגנויות האלה כהתארגנויות של טרור, שוללים מערכת שלמה של כלים שנמצאת בידי המדינה כשמדובר בארגוני טרור. כשמחליטים שלא להכריז על ארגוני טרור יש לזה משמעות מעשית, יש לזה משמעות משפטית

למרבה הצער, גם משמעות ציבורית מאוד גדולה, בעצם אומרים לקורבנות פשעי השנאה האלה: אתם פשוט שווים פחות. ועם הדברים האלה אנחנו לא יכולים להשלים.

תודה, כבודו. אם כן, חלק הציעו ביקורת המדינה וחלק הציעו הפנים. ביקורת המדינה. השר ביקש לוועדת הפנים. הוא לא נמצא. למה תיתן לו את הסוכרייה הזאת?

השר, בפרוטוקול, הציע, אבל הוא לא נמצא. פריג', פריג', אני לא מתווכח. אדוני, אני לא מתווכח. זה שהוא לא נמצא זה משהו אחר. אנחנו נעביר את זה לוועדת הכנסת.

מי בעד ומי נגד?

אדוני צודק, אבל אלה שני דברים שונים. אתה צודק, פריג'.

ולתת לו את הבחירה שהוא,

הוא סיים את התורנות שלו ויצא. אדוני צודק. אנחנו נעבוד על פי התקנון.

14 בעד, אפס מתנגדים, אפס נמנעים.

ההצעה לסדר-היום תעבור לוועדת הכנסת. אנחנו עוברים להצעה לסדר-היום בנושא: כתובות הנאצה כלפי המגזר הרוסי בכניסה למשרד העלייה והקליטה ומשרד הפנים באשדוד,

חברת הכנסת סופה לנדבר, בבקשה. סופה, נתרגל, השרה סופה לנדבר, אז צריך להתרגל.

חברת הכנסת זה מכובד מאוד. בבקשה. השר אקוניס הגיע.

היה השר גלעד ארדן.

הוא הלך לפני, תוך כדי הנוכחות שלו הופעל לחץ כאילו מה קרה.

פחדת להופיע כשדיברו על תג מחיר. בבקשה, גברתי, שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, יום שישי, בפער קטן, אתה אומר. יום שישי, יום יפה, העיר אשדוד, רחוב בגין, הכניסה למשרד הפנים ומשרד העלייה, כתובת על הקיר, ולא מדומה: רוסים לא רצויים כאן. תשמעו, רבותיי, אדוני השר, אני שומע.

זה קרה לא פתאום, ולא סתם בעיר אשדוד. לא כתובת בלתי מזיקה אלא פוגענית, גזענית. גזענית מאוד. רבותיי, אדוני היושב-ראש, זה לא קרה בעיר אשדוד פתאום. יש לזה שורשים, שורשים של שנאה וגזענות. אני רוצה להגיד שהאירוע הזה קיבל חיזוק במערכת הבחירות בעיר אשדוד. אבל אף אחד, מי שכתב ומי שחתם ומי שהשאיר את זה על הקיר, לא חשב שברגע הזה רוסים, למעלה ממיליון איש, יהודים מרוסיה, יקומו ויעזבו את מדינת ישראל, יקומו ויעזבו חיילים, משרתי צבא במדינת ישראל, יקומו ויעזבו מהנדסים, ורופאים, ואחיות, ופארה-רפואיים, וספורטאים, וכולם. הוא לא חשב על כך. הוא חשב על שנאה, והשנאה הזאת, יש לה כתובת, יש לה כתובת בין אלו שהצביעו על חוק המרכולים. אני חושבת שאתם יודעים שהעיר אשדוד הייתה הראשונה שיצאה ליישום חוק מרכולים,

נגד אוכלוסייה של חילונים, מפריע לי, רבותיי, נגד אוכלוסייה חילונית. בניסיון ליישם את החוק נזרעו זרעי הסתה. ואני דורשת מהמשטרה,

לפני שהוא יצא, ענה לי בדיוק מה שענו לי במשטרה: שבאותו רגע שגילו וראו את הכתובת על הקיר אני התקשרתי למוקד 106, ומחקו את הכתובת על הקיר. אבל היא נשארה בזיכרון, הוא נשארה פה, עמוק בלב, בפגיעה כלפי האוכלוסייה הזאת. אבל, אדוני היושב-ראש, אני פניתי למשטרה, ואחרי כמה דקות הם באמת התקשרו אליי בחזרה ואמרו: אנחנו התחלנו בחקירה.

ואני אגיד דבר מאוד מאוד קשה: כאשר רצו לתפוס את אייכמן, תפסו אותו. אתם תגידו: מה פתאום אייכמן ומה פתאום את משווה? אני משווה דבר. כאשר רוצים, אין זו אגדה. חייבים לתפוס את האנשים האלה. יש מצלמות בכל עיר, ויש מצלמות בעיר אשדוד. זה במרכז העיר,

ואני לא רוצה שיתחמקו ויגידו לי: יש חקירה.

אני דורשת למצוא את הפושעים האלה ושיקבלו את העונש הראוי.

תודה רבה, גברתי. חבר הכנסת אייכלר, כבודו.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, כאשר ביקשתי להצטרף להצעה בעניין כתובות נאצה נגד המגזר הרוסי רציתי לעלות ולגנות את הדבר הזה, גם כאשדודי לפני 40 שנה, שנקלטנו על ידי עולי ארצות המזרח,

כשאנחנו קלטנו את עולי רוסיה. אשדוד היא עיר שהייתה סמל לשיתוף פעולה ולמגורים משותפים ולידידות, וגם היום רוב הציבור שם הוא מאוד מאוד ידידותי אחד לשני. אבל כששמעתי את חברת הכנסת סופה לנדבר מצביעה על האשמים, אלה שהתנגדו לחוק המרכולים, אז פשוט היא הצביעה על עצמה, היא וליברמן והפוליטיקאים שעשו בחירות על הגל נגד חוק המרכולים בשבת. אתם הצתתם את האש של להציל את העיר מידי החרדים. כל כתובות הנאצה נגד חרדים שהיו בבחירות באו מכם, מהפעולה שלכם, אז כשאתם מאשימים את אלה שהתנגדו לחוק המרכולים, אנחנו מאשימים אתכם. עכשיו למשהו שאני כן מסכים עם חברת הכנסת סופה לנדבר, שכל גזענות, כל אנטישמיות, כל ביטוי של שנאה נגד האחרים הוא דבר שצריך להוקיע, והמשטרה צריכה לטפל באנשים האלה, ואני מאמין שהם בודדים, עד תום, אסור לאפשר, לא באשדוד ולא בשום מקום אחר. ואני רוצה להגיד, אדוני היושב-ראש, יותר מזה. זה לא רק רוסים ולא רק חרדים ולא רק ספרדים ולא רק אשכנזים. יש היום בתקשורת הישראלית, ברשתות, בכל מקום וגם בכתובות נאצה, היתר להסתה ולכל דבר שבכל מקום בעולם אסור. אתן לכם אמרה שאמר חכם סיני לחכם מערבי. הוא שאל אותו: תגיד לי, למה אתם מבינים שכשאדם עובר ברחוב ונותן סטירה או אגרוף בפנים למישהו אחר אז הוא פושע, וכשהוא מעליב אותו וצועק עליו ומחרף אותו ומשמיץ אותו ומדבר עליו לשון הרע זה בסדר? אצלנו, הסינים, הוא אומר, זה אותו דבר. אני לא אומר שצריך ללמוד מהסינים, אבל חוכמה בגויים תאמין. גם באותיות עבריות נכתבות באתרי האינטרנט תגובות אנטישמיות, גזעניות,

יום-יום, ואנחנו צריכים לדעת: מי שפוגע באיזושהי אוכלוסייה, דווקא בחברה כל כך מורכבת כמו החברה הישראלית, צריך להוקיע אותו, בין שהוא חרדי ובין שהוא נגד רוסים ובין שהוא נגד ערבים ונגד כל מיעוט שהוא. לא יכול להיות שאני אדבר כשפוגעים בחרדים, גב' סופה תדבר כשמדברים נגד רוסים והערבים ידברו כשזה נגד הערבים. אנחנו צריכים להתאחד בדבר הזה. לא ייתכן,

אדוני היושב-ראש, אני אצטט עוד ציטוט שהיה בעיתון עברי ותיק שכותב על איכות הסביבה. והוא כותב שם דבר מדהים. הוא אומר: טיטולים אי-אפשר למנוע, כשהם מזהמים את הסביבה, אבל ילד אחד פחות אפשר. כך כותבים בעיתון. אני חושב שהגרמנים היו הרבה יותר נאורים ממנו למען איכות הסביבה.

הם חשבו שמיליון ילדים פחות יכולים הרבה פחות לזהם את הסביבה.

אני לא רוצה לסיים בדבר רע, אלא בדבר טוב. אני מאמין שחנוכה זה היום שמאחד את עם ישראל, ויותר לא נדע על הסתות של אחד נגד השני.

תודה רבה, אדוני. אם כן, היות שאין תשובת שר, אז המציעים, דיון במליאה, לעבור, סליחה, גברתי? לוועדת הפנים.

כן, אדוני? שאר המציעים? ועדת פנים.

בבקשה, מי בעד ומי נגד להעביר להמשך דיון בוועדת הפנים?

תשעה בעד, אפס מתנגדים.

ההצעה לסדר-היום עוברת להמשך דיון בוועדת הפנים. אנחנו עוברים להצעות הבאות לסדר-היום. אני מבקש, יש לנו עוד שש דקות בדיוק. לכל אחד משני הדוברים הראשונים, לצערי, חבר הכנסת מקלב, רק שלוש דקות.

הצעות לסדר-היום בנושא: החשש ש לקופת החולים כללית אין כסף לשלם לבתי החולים ושהמערכת בפני שוקת שבורה,

אם גם אתה תדבר, זאת אומרת שהם יצטרכו לדבר חצי דקה פחות. תודה, אדוני. חבר הכנסת שמולי, בבקשה. שלוש דקות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. מערכת הבריאות שלנו חולה במחלה סופנית. אנחנו לא צריכים עוד נתונים, דוחות ומספרים כדי לדעת את זה. אנחנו לא צריכים עוד תמונות ותחקירים. אנחנו רואים את ההזנחה, אנחנו רואים את הצפיפות, את העומסים האדירים, גם במיון וגם במחלקות, את התורים האין-סופיים האלה גם לרפואה מקצועית וגם לניתוחים, את הצוותים הרפואיים שבקושי עומדים על הרגליים. אנחנו שואלים היום שאלה פשוטה: איך אתם, בממשלה, נותנים לדבר הזה לקרות? מה שקורה כאן, אדוני היושב-ראש, זאת לא טעות, זו מדיניות. כי כאשר התמונה היא כזאת, כשההוצאה הציבורית של ממשלת ישראל על מערכת הבריאות שלה היא מהנמוכות במערב, אי-אפשר לקבל בכלל שום תוצאה אחרת. אזרחי המדינה משלמים על הבריאות בכל שנה מהכיס הפרטי יותר ויותר, אבל מקבלים מהמערכת הציבורית פחות ופחות. מספר המיטות היחסי פר אוכלוסייה נמוך ב-30% בהשוואה למה שהיה בתחילת המילניום. רבע מהישראלים פשוט מוותרים על טיפול רפואי או על תרופה, בגלל התורים האין-סופיים או בגלל העלות שלהם.

יותר מבכל זמן אחר, אתה תלוי בפרוטקציות בתוך מערכת הבריאות או בכסף הפרטי שיש לך. 5,000 אנשים מתים כל שנה מזיהומים בבתי החולים.

אדוני היושב-ראש, את תמונת המצב הזאת, לבוא פעם אחרי פעם בחודשים האחרונים, בחודש האחרון זה קרה פעמיים, ולקצץ ממערכת הבריאות סכומים לא נורמליים, אסטרונומיים, של עשרות ולפעמים מאות מיליוני שקלים, הדבר הזה הוא בגדר חוסר אחריות שיעלה לנו בחיי אדם. אנחנו מסתכלים על המכתב שיצא ממנכ"ל משרד הבריאות והודיע לקופות החולים ולבתי החולים שבגלל הקיצוץ הרוחבי הזה ייפגעו הסכמי הייצוב עם קופות החולים, תוך צמצום התמיכות הצפויות גם לקופות וגם לבתי החולים, קיצוץ דרמטי במערך האשפוז, בתוכנית להפחתת הזיהומים, ועוד ועוד ועוד. הנתון הזה הוביל לזה שגם הקופות נפגעו, והכללית כבר הודיעה שהיא לא תעביר 200 מיליון שקל לבתי החולים, כדי לממן למבוטחים שלה את שירותי הבריאות שקבועים בחוק ביטוח בריאות ממלכתי.

אנחנו צריכים להידרש לעניין הזה ולטפל בו אחת ולתמיד. התמונה הזאת שבה יש עשרות או מאות אלפי חולים במדינת ישראל שלא יקבלו את הטיפול הרפואי שמגיע להם בחוק, הדבר הזה הוא בגדר מציאות בלתי נסבלת. יש שרים בממשלה שמדברים חזק חזק על הצורך לשמור על המדינה. בשקט בשקט, אדוני היושב-ראש, הם שכחו לשמור עלינו, הישראלים, בתוך מערכת הבריאות הרפואית. לכן, אנחנו מבקשים דיון בוועדת הבריאות של הכנסת.

תודה, אדוני. חבר הכנסת אזברגה, ואחריו, אחרון הדוברים, חבר הכנסת מקלב. בבקשה, אדוני. אנא, הקפד גם אתה על שלוש דקות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני ממשיך איפה שסיים חברי איציק שמולי. כולנו מודעים לזה שחוק בריאות ממלכתי מחייב את משרד הבריאות לתת את השירות הזה, וקופת חולים, הנושא בגדול הוא שקופת חולים כללית, שהיא הקופה הכי גדולה, שמבטחת בערך 60%, בפני קריסה ואי-יכולת תשלום. ואנחנו עוד פעם מתכננים, עושים תוכניות, מאשרים אותן, אבל לא מבצעים אותן. להלן הדוגמה: בשנת 2014, כשהייתה השרה יעל גרמן שרת הבריאות, היא הביאה תוכנית לממשלה שאישרה חיזוק בית חולים. אני אקח את הדרום לדוגמה, שהוא בפריפריה, חיזוק בית חולים סורוקה ב-300 מיטות עד שנת 2025, תכנון בית חולים ציבורי נוסף בעיר באר שבע, בגלל גידול והזדקנות האוכלוסייה, יופעל עד שנת 2025, חיזוק המענה בתחום השיקומי בדרום על ידי הוספת מחלקה לשיקום מיידי בסורוקה או בברזילי. אני מדבר לגבי הדרום,

אנחנו דרומיים. כן, כן. בינוי וחיזוק טיפות חלב לאור הצורך לתת הצורך של האוכלוסייה הצעירה, פתיחת מוקד לילה כמענה לאוכלוסייה בפיזור רחב בנגב, וכן כדי למנוע הגעה למיון בסורוקה על מנת להקל על הצוותים הרפואיים, שבלאו הכי הם בלחץ, בלאו הכי הם לא יכולים לתת את השירות כמו שצריך, ברגע שאתה בלחץ, אתה לא יכול. נותנים היום בקופות חולים דקה עד שתי דקות לבן אדם. תשמע, אתה צריך להיות כמו מפעל, מכני. אנחנו מדברים, הרי זה קשור ביחד, על חיזוק כוח אדם, במיוחד רופאים ואחיות, ולתת להם עידוד ומענקים על מנת להתפתח. כל זה קרה בשנת 2014. 2014. ועדיין אנחנו מדברים על עוד יישובים, כפרים בלתי מוכרים, שאין להם אפילו אמבולנס,

אנחנו מדברים על דרכים, אתה לא יכול להגיע. קופות חולים, מרפאות, בכלל אין לך. ברגע שאין לך בפריפריה, בחוץ, שירות מספיק טוב, אתה תצטרך להגיע לבית חולים. אתה יודע, התפוסה שם היא 200% לפעמים.

בעונה הזאת, 200% תפוסה, וזה מוסיף גם לזיהומים. הכול קשור אחד בשני. זו מערכת שעובדת אחד עם השני: אם אתה נופל באיזו דרגה מסוימת באמצע, אתה יכול לשלם את זה במדרגה הבאה, וכך הלאה. אני חושב, אם הכי חשוב עכשיו לעשות את הדברים,

בצורה, להחליט ולבצע. תודה רבה לך. תודה רבה לך, אדוני.

חבר הכנסת מקלב, אחרון הדוברים.

לא לא לא, אני מצטער. ב-15:00 אנחנו צריכים לסגור את המליאה. יש טקס הדלקת נרות בטרקלין.

תודה רבה, מכובדי היושב-ראש. מכובדי השר, חבריי חברי הכנסת, אנחנו אולי לא כל כך מפנימים כשבאים ואומרים לנו שהממשלה, או משרד האוצר מקדם תוכנית, פותר בעיה אחת,במקרה הזה זה נושא הפנסיה של השוטרים, ומטיל קיצוץ רוחבי על המשרדים. פעם חשבתי, כשעוד לא הייתי פה, חשבתי שקיצוץ רוחבי זה משהו,

אולי מהשומנים, מהקצפת. מתברר לנו שכשמדברים על קיצוץ רוחבי במשרדים, במשרד כמו משרד הבריאות, הפירוש הוא שזו גזרה. ולא לבוא להגיד, אחרי ארבע שנים,

כחבר קואליציה, אני חושב שהאוצר פעל לא היו גזרות. גם ברווחה וגם בחינוך. אנחנו מדברים על בריאות, מדברים על רווחה, מדברים על כאלה שלפעמים המשמעות היא יותר ארוכת טווח. משרד הבריאות, על ציר הזמן הזה, מתברר שזה לא על ציר ארוך,

כתוב: הרוצה לשקר,

נותן את העדות יותר רחוקה, מרחיק את זה למקום רחוק, ואף אחד לא יודע אם הוא אומר אמת. בקרוב,

יש לנו את התופעה הזאת שקופת כללית מודיעה שהיא לא תוכל לתקצב את בתי החולים הסמוכים על שולחנה, במיוחד הפרטיים, שאין להם שום מרווח של משחק,

אם אין העברת כספים, הם לא יכולים לשלם, הפרטיים, אין להם על מי להישען. ההשלכה של זה זו פגיעה אמיתית, מיידית,

מעבר לכך שתוכניות,

מערכת הבריאות כל כך על כרעי תרנגולת. כולנו יודעים על הצפיפות שיש, על המחסור שיש, על חוסר הזמינות, הזיהומים, תוכניות חשובות, כפי שהתבטאו חברי הכנסת לפניי, שעד שמטמיעים אותן, עד שמוליכים אותן, עד שמעבירים אותן, אנחנו עוצרים אותן, בהחלטה מיידית של משרד הבריאות, מכיוון שהוא צריך להציג תוכנית לקיצוץ של 44 מיליון שקל, וזה כבר נוסף על קיצוץ של 96 מיליון שקל שהיה מתחילת השנה. מה המשמעות כשאנחנו אומרים "קיצוץ רוחבי"? קיצוץ רוחבי זה גזרה לציבור שמתבטאת בשירותי הבריאות ההכרחיים שלנו.

אם אנחנו לא יכולים לקדם את תוכנית הזיהומים בבתי חולים, שזה גורם התמותה הכי גדול שיש היום, גורם התמותה יותר מהכול זה הזיהומים, אם אנחנו לא יכולים לקדם אותה, אנחנו עוצרים את כל חדרי המיון. כולנו יודעים שהיום חדרי המיון זה מסדרונות המיון. אם את זה עוצרים, תוכניות כאלה עוצרים, בתי החולים לא יקבלו תקציב. דיברתי קודם עם מנכ"ל הכללית, הוא אומר לי: אין בזה משחקים. אני לא יכול להעביר את הכסף. הפסיקו את הסכמי הייצוב, אין לי מה לשלם. הוא אומר: אני לא מייצר. גשם אולי יורד, כסף לא יורד מהשמיים. המשמעות היא מאוד מאוד קריטית, ואני חושב שהכתובת היא לא משרד הבריאות כמו בעצם משרד האוצר. יכול להיות שמשרד הבריאות בחר בתוכניות לקיצוץ, כי זה מה שהיה נראה לו. אולי הוא חיכה שנעלה כאן ונציף את הדבר הזה, ונבוא ונגיד לאוצר: השמיכה היא קצרה. קשה.

אם לעשות את זה, תמצאו דרכים אחרות איך לשפות את משרד הבריאות, שלא נצטרך לפגוע באנשים. תודה רבה וחג חנוכה שמח.

חבר הכנסת שמולי, אני מבין שההצעה היא להמשך דיון,

להעביר את זה לוועדת הבריאות.

אנחנו נצביע על כך שההצעה לסדר-היום תעבור להמשך דיון בוועדת הבריאות.

מי בעד ומי נגד?

שישה בעד, אפס מתנגדים, אפס נמנעים. ההצעה עוברת לוועדת הבריאות. תם סדר-היום, הישיבה הבאה תתקיים,

ירצה